בשבט התשפ"ד, 22 בינואר 2024. הודעה למזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4207/25 וכלה בהצעת חוק פ/4232/25: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון מס'

הוראת שעה) (החמרת תנאי שחרור בערובה של חשוד בעבירות חמורות), התשפ"ד 2024, מאת חבר הכנסת אליהו רביבו, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, עבודה מועדפת ביישובי עוטף הגבול הדרומי והצפוני)

התשפ"ד 2024,

אפרת רייטן מרום לנמק את ההצעה. בבקשה. השרה גולן איתנו? בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. כנסת נכבדה, מי השר המשיב? אגב, לפי, השרה גולן, לדעתי.

או השר אמסלם או השרה גולן, אחד משניהם. אוקיי, אז יושב-ראש הכנסת, בצדק ובחמלה, הנחת והצבת את כל התמונות של החטופים ממש אל מול עינינו, של כל חברי הכנסת והשרים,

כדי שהמראות האלה יהיו לנגד עינינו 24 שעות. אבל למעט חבר הכנסת אלי דלל שהגיע, אדוני, וכמה חברי כנסת מהעבודה, חד"ש, יש עתיד,

תע"ל, שלום. אני לא רואה אף חבר כנסת שמוכן להביט ולהישיר מבט על אי-אמון שמדבר על השבת חטופים. זה אי-אמון שמדובר בו אך ורק על כישלון השבת החטופים, וזה אולי אומר דורשני. אני לתומי חשבתי שהמראות שקורים פה בכנסת והאנשים שאנחנו פוגשים פה מדי יום מספרים את הסיפור כולו. שני ילדים מתוך סיפורי הזוועה האלה, שני אחים, נמצאים עכשיו בעזה, האחים דולב וארבל יהוד. הם נחטפו בשבת השחורה מקיבוץ ניר עוז, איתם נחטפו גם בן הזוג של ארבל, אריאל, ואחיו דוד. סיגל, אשתו של דולב, שרדה בטבח אחרי שעות ארוכות בממ"ד בלי מים, כשמחבלים נמצאים בביתה, ושלושת ילדיה הקטנים, רז בת השבע, יותם בן השש ורון בת השלוש וחצי, צמודים אליה, מבועתים מרעש היריות, והיא עם בטן של חודש תשיעי. אדוני היושב-ראש, אתה יכול לברך את סיגל על לידת בתה הרביעית, דור, שנולדה שבוע אחרי 7 באוקטובר הנורא. תקשיבו להם, תסתכלו בפנים שלהם ותרגישו מה זה כאב ופחד. זה מה שנדרש ממי שמתיימר להיות מנהיג העם. זה קל מאוד להתרחק מהרגש, לנהל את הזוועה הזאת מרחוק, בארשת מקצועית ותוך מעטה קלוקל של אחריות כוללת, אבל איפה הייתה כל האחריות הלאומית הזו בכל 16 השנים שבהן אותם חטופים עצמם ובני משפחותיהם, כל כך הרבה זמן, התריעו? הם אלה שנטבחו באכזריות, רובם תושבי ההתיישבות הציונית בנגב המערבי, שהיא חגורת הביטחון האזרחית של המדינה. הם אלה שהתריעו, למרבה הזוועה, זעקו לעזרה, התחננו לראש ממשלת ישראל: הכניעו את החמאס. להם אתם מטיפים עכשיו שצריך למוטט את שלטון החמאס? אותם אתם צריכים לשכנע שמזוודות הכסף והמדיניות של עצימת עיניים סופה אסון לאזרחי מדינת ישראל? הם ידעו, הם התריעו, והם הופקרו כל השנים. וכעת המדיניות היא המשך הפקרה? הם גם שילמו בחייהם, גם חיים כעת בגיהינום, וגם אתם מבקרים אותם כרגע על המאבק המוצדק שלהם להציל את חייהם של בני משפחותיהם. 108 ימים חלפו מאז נחטפו 136 אזרחים וחיילים משטח ישראל הריבונית. מאז עסקת החטופים חלפו 52 ימים. במשך ימי החושך האלה פורסם כי סהר ברוך, זיכרונו לברכה, שנחטף מקיבוץ בארי, רק בן 25, נרצח על ידי החמאס תוך כדי ניסיון חילוץ, רק לפני שבוע נתבשרנו בכאב על הירצחם של איתי סבירסקי ויוסי שרעבי, זיכרונם לברכה, מאז פורסמו סרטוני זוועה של חטופים וחטופות, חיים ומתים, של בנותינו הצעירות מוכות, אזוקות, מפוחדות, מאז פורסמו עדויות של השבים, התעללויות מיניות, פיזיות, בחטופים. מאז גם החל מאבק מתוזמר וחסר לב וחמלה במשפחות החטופים. זה נוח לא לראות את הפנים, זה נוח לא לשמוע את הבכי, לא להכיר את האנשים באופן אישי, לא להיקשר רגשית, להישאר מנותק, אבל אנחנו מדברים על בני אדם שהם בשר מבשרה של האומה, הקהילה והחברה הישראלית. ואי-אפשר להישאר אדישים מול פניהם של כפיר ביבס ואריאל, שבלעה אותם האדמה, מול אלי שתיוי, ששובת רעב מול מעון ראש הממשלה, בתקווה לקבל יחס ותשובות איפה נמצא עידן בנו. באמת צריך להסביר למה אין לנו אמון? תקשיבו לראומה קדם, שבתה תמר ובעלה ג'ון והילדים, התאומות ארבל ושחר, בנות חמש וחצי, והבן עומר, בן שנתיים וחצי, נרצחו בביתם בניר עוז. ככה היא אומרת: אני מנהלת עם נתניהו שיחה דמיונית, אני אומרת לו: אתה והחמאס הרסתם את מדינת ישראל. העובדות מדברות בעד עצמן. לא צריך משפט, אנחנו המשפט, האזרחים שותתי הדם,

הפליטים משני חבלי הארץ. זוהי שואה בארצנו. עדיין אני צריכה לעמוד כאן ולהסביר למה אין לנו אמון? יש טיעון רציונלי אחד שמסביר למה הממשלה הזו לא צריכה לסיים את דרכה ההיסטורית עכשיו? האסון הגדול ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה: טבח, עינויים, אונס, חטיפה. חובתה הבסיסית של מדינה כלפי אזרחיה היא לשמור על חייהם וביטחונם. אין ולא יכול להיות אמון בממשלה שנכשלה כישלון כל כך חרוץ. אחת ההצדקות לאחר השואה להקמת המדינה הריבונית והעצמאית הייתה "לעולם לא עוד" והינה, ה"עוד" קרה גם קרה. ובמקום הכאה על חטא, הודאה בטעויות ובאחריות, מופנית אצבע מאשימה כלפי מאבק משפחות החטופים ורבבות האזרחים, שגם עכשיו יושבים בחוץ באוהלים, מוכי הטראומה, שדורשים: הצל את חטופינו מציפורני המרצחים הארורים בעזה, הצל עכשיו את נשותינו, בנותינו, בנינו, את ההורים ואת הסבים והסבתות שלנו, שעוברים גיהינום מעל ומתחת לפני האדמה וחייהם תלויים בארגון טרור מבחיל ואכזרי. הצל עכשיו, כי עוד רגע כבר לא יהיה את מי להציל. במקום זה, המדיניות שלכם היא להאשים את המשפחות בהיעדר אחריות? זה היקום, הוא קורס לתוך עצמו. ממשלת ישראל, אתם לא יכולים להתנער מאחריות. אתם הכתובת לזעקה מדם ליבנו. למי אתם רוצים

לחמאס? לקטאר?

המדינה אחראית לאזרחינו. למי לפנות, לנשיא פוטין? ללכת, לרוץ עכשיו ולהוציא אזרחות נוספת? אתם לא רואים את השבר המוסרי העמוק? אתם לא מבינים את ההשלכות והמשמעויות של ההקרבה של החטופים, ששומטת את הקרקע של ישראל שעליה עמדנו זקופים מאז היווסדה? ענו בכנות, אם יש לכם אומץ: האם החמצתם ואולי עדיין מחמיצים את ההזדמנות לשחרר את חטופינו? השאלה היא לא אם אתם רוצים להחזיר את החטופים, אני יודעת ומאמינה לכולכם שאתם רוצים להחזיר אותם. השאלה היא מה אתם עושים כדי להחזיר אותם. מה ההסבר שלכם לסתירה בין המציאות להצהרות? איך יכול להיות שכל הגורמים כולם אומרים שהמפתח הוא אצל ממשלת ישראל? האם אתם יכולים לומר בכנות שהפעילויות של הממשלה עוסקות רק בהצלת חייהם? כי תקשיבו להדלפות, תקשיבו בעצמכם להדלפות שלכם, כמו מה זה נשמע? מלחמות אגו, הישרדות פוליטית, הדלפות ומריחת זמן. אני מסתכלת על המשפחות, ואני רואה אותן בשבי. יש משפחות שמפחדות לצאת בגלוי, הן מפחדות לצאת נגד הממשלה, ויש משפחות שנלחמות מעל כל במה אפשרית בארץ ובעולם, יש משפחות ששובתות רעב, יש מי שצורח עד כלות, ייאוש ותסכול ופחד, כי הם יודעים: לא אומרים לנו את האמת, אומרים: אל תתראיינו, תמחו בשקט, אל תעלו את המחיר. יש מחיר לילדים שלך? שלי? יש מחיר לילדים? היינו יושבים בשקט, אתה ואני, יו"ר הכנסת, מאה ימים? יושבים בשקט? אחרי 108 ימים של מלחמת עזה הארורה, זה האי-אמון הראשון שמוגש מכאב, מכעס, מחרון, בשביל להביט בפנים של הרשות המבצעת, ממשלת "אני אנווט", ממשלת "ימין על מלא", ממשלת "אני בעל הבית", ממשלת "מר ביטחון"

ולומר לכם: הפקרתם, לומר לכם: נכשלתם.

זה לא נאום של בכי ונהי, זה לא נאום של "הפסדנו". אזרחי ישראל הם עוצמה, תרשה לי רק לסיים, כי חשוב לי לומר ממש מדם ליבי את הפסקה האחרונה.

אזרחי ישראל, שידעו לקום מהזוועה כבר באותו היום, וכמו עוף החול להיוולד מחדש, האי-אמון הזה בא לבטא רצון כן ועז לשינוי ותיקון. דור התקומה היה הדור שייסד וכונן את המדינה, וכעת אנחנו עם דור 2023, הוא דור הנכדים והנינים של דור התקומה. זה דור מרגש ואדיר, שקם מהאפר כבר באותו היום מתוך שליחות, מוסר ועוצמה. לדור הזה מגיעה הנהגה אחרת,

אמיצה, ישירה ואחראית. זו לא הממשלה הזו. אין לנו אמון בה. "ה' עֹז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום". תודה רבה, אדוני. תודה רבה. תשיב על ההצעה בשם הממשלה השרה מאי גולן.

לחלק ממשפחות החטופים שאני רואה שעומדות למעלה: אנחנו כואבים את כאבכם מאוד, ואנחנו פועלים ללא הרף כדי להחזיר את היקרים שלכם, שהם גם היקרים שלנו. אומר בקצרה שהממשלה, כממשלה, אחראית. אנו לא משתפים פעולה עם פוליטיקה קטנה ולא עם שום סוג של פוליטיקה כזאת או אחרת בזמן מלחמה על זכות הקיום והביטחון של אזרחי מדינת ישראל.

זו בחירה שלכם לעסוק בזה בזמן שאנחנו מאבדים את טובי בנינו ובנותינו. אנחנו כממשלה אחראית לא נשתף עם זה פעולה בזמן מלחמה.

תרופות לחטופים, תודה רבה לגברתי. בהתאם לתקנון הכנסת, נעבור לדיון הסיעתי. ראשונת הדוברות, חברת הכנסת שלי טל מירון. ממשלה חצופה. ראש ממשלה שמשקר לציבור. חברי הכנסת, עד כאן.

חברת הכנסת שלי טל מירון, עד שלוש דקות לרשותך.

תודה, אדוני היושב בראש. אני פה למעלה בשביל האנשים האלה. היום הוא היום ה-108 למלחמה, ויש לנו 136 חטופות וחטופים בעזה. במה הממשלה התעסקה בשבועיים האחרונים? היה לנו את סיפור הפופקורן, היו לנו דחיות של ישיבות, ביטולים של ישיבות, מריבות בין לשכות, כספים קואליציוניים, משחק הכיסאות בין שרים, בין תיקים, תקיפות של הרמטכ"ל, שר שלא מבין למה צריך להתעסק בנשים או במעמד האישה, אשת ראש הממשלה שרוצה לפטר את אחד הדוברים המוצלחים, שעושה שירות מעולה למדינת ישראל, השרה אורית סטרוק הגדילה ואמרה ששכר השרים נמוך מדי, עכשיו, באמצע המלחמה. אני דורשת שהשיח יהיה על החטופים והחטופות. הממשלה הזאת צריכה לקום כל בוקר ולעסוק בזה מהבוקר ועד הלילה. אפילו שר בקבינט המצומצם, השר איזנקוט, מספר לנו שאין לו אמון במה שהם אומרים, שהם משקרים לעם, ואני דורשת שהחטופים והחטופות יהיו בראש סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. אי-אפשר לדבר רק על הניצחון בזמן שיש לנו אנשים שנמקים במנהרות ללא אוויר. אל תקריבו את האנשים שלנו. אני מצפה מכל חברי הכנסת בבית הזה ומכל השרים בממשלה לדבר על זה מעל כל במה, בכל ריאיון, בכל ישיבה, בכל דבר שהם עושים. לא יהיה חוזה חדש בין המדינה לאזרחים אם לא נחזיר את החטופים האלה הביתה. מתוך ה-136, כמעט 30 כבר לא איתנו. הם יחזרו בארונות. דמיינו לעצמכם את התמונה הקשה הבאה: מטוסי חיל האוויר מובילים 136 ארונות קבורה עטופים בדגלי ישראל, החטופים שלנו, 136 הלוויות שיתפרסו בכל רחבי המדינה, שבעות שיימשכו ויימשכו. זו לא תמונת ניצחון. מחר תתכנס פה השדולה למען נפגעות עבירות אלימות מינית במלחמת חרבות ברזל. לצערי הרב מאוד, אנחנו שומעים חטופות וחטופים שחזרו מהשבי ומדברים על הפגיעות שנעשות בשבי, על ההתעללות, על העינויים, על האלימות המינית. אסור לנו לתת להם להישאר שם. אני לא רוצה לדמיין מצב שחטופות שלנו, סליחה על האמירה הקשה, יולדות בשבי או חוזרות לפה ולא יכולות לסיים את ההיריון. לסיום, גברתי, כי תם הזמן.

כמו שהבטחתי מעל הבמה הזאת כבר הרבה פעמים, אני מתכוונת להיות הקול שלהן, כי הן לא יכולות לדבר עכשיו. ואני מבקשת מכל אחד ואחת פה להיות הקול של החטופים שלנו, לדבר אותם ועליהם כל הזמן מעל כל במה, בכל ריאיון, בכל ועדה, בכל דיון.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, משפחות החטופים, אחרי מעל ל-100 ימים הוכח מעל לכל ספק שלא אמצעים צבאיים ואפילו לא הממשלה עצמה הצליחו להחזיר חטוף אחד לחיק משפחתו. מה שנתן את האפשרות להחזיר חטופים בעסקה הקודמת, אדוני היושב-ראש, זה התקווה שאולי העסקה הזאת תביא להפסקת המלחמה. לכן הקונספציה הזאת היא שגויה מאוד, והממשלה עדיין אוחזת בקונספציה השגויה הזאת, והמשפחות והחטופים עצמם משלמים את המחיר, מסכנים את חייהם. ראוי, גם מבחינה מוסרית וערכית וגם כאחריות ממלכתית של ממשלת ישראל, שלא הצליחה לשמור על חייהם של אזרחים רבים ולהגן עליהם ולא השכילה להבין את מחויבותה כלפי החטופים כולם, ראוי שהממשלה תיגש לטיפול בנושא בקונספציה אחרת לגמרי. כנראה, אדוני היושב-ראש, שאין ברירה, חייבים להפסיק את המלחמה הזאת, לצאת לדרך מדינית אחרת, אבל קודם כול לעשות הכול כדי להחזיר את החטופים הביתה. זאת הפעם הראשונה שאנחנו עומדים בשלושת החודשים האחרונים בהצעת אי-אמון. האם זה נכון וחכם להעלות את הנושא הזה כהצעת אי-אמון? אני חושב שדווקא הנושא הזה, עם כל המשמעות שלו, הוא נושא שראוי שיהיה בדיון של הצעת אי-אמון, כי ממשלה שלא מצליחה להחזיר את האזרחים החטופים לחיק משפחתם, לא ראוי שתמשיך לכהן יום אחד. אדוני היושב-ראש, הלוואי שיכולתי להזכיר עכשיו את כל שמותיהם של החטופים,

זמינים בפניי שלושה חטופים שיש משמעות מסוימת, גם מבחינתי כחבר כנסת ערבי, גם לחברה הערבית, להעלות את שמותיהם עכשיו: חמזה זיאדנה ואביו יוסף זיאדנה, ופרחאן אלקאדי, שלושה חטופים מתוך שישה חטופים, שניים חזרו, ואחד זכה לרגעים של חופש ונהרג בשוגג עם שני חטופים אחרים. סאמר טלאלקה. סאמר טלאלקה, כן.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שחשוב מאוד שממשלת ישראל תשנה כיוון ביחס הזה. העדיפות הראשונה עכשיו היא להחזיר את האזרחים החטופים, וכמובן,

פועלים זרים. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 108 ימים מאז 7 באוקטובר. 136 חטופים. אני כאיש הנגב רוצה להזכיר שלושה חטופים: יוסף זיאדנה, חמזה זיאדנה ופרחאן אלקאדי. שלושתם 108 ימים עם עוד 133 חטופים, ומהיום הראשון אנחנו בחד"ש-תע"ל אמרנו שצריך עסקת חליפין מיידית של כולם תמורת כולם. אנחנו גם לא חסכנו בכל ערוץ הידברות כדי להשפיע שתתבצע עסקה. מהיום הראשון אמרנו שגם נשים וילדים צריכים לחזור. אבל מהרגע הראשון יש מי שדאג שעסקה כזאת לא תתבצע, וזה ראש הממשלה ביבי נתניהו, שמכר לציבור שרק בדרך צבאית הוא יכול להחזיר חטופים, דבר שהוכח שלא נכון. בכוח ובמבצע צבאי הוחזרה רק חטופה אחת. התברר גם שרק בעסקה, בדו-שיח, במשא ומתן, אפשר להחזיר. את זה אמרנו מהיום הראשון. כנראה, בשביל עמדה נכונה, בשביל עמדה מוסרית, בשביל עמדה אנושית, לא צריך להיות לא רמטכ"ל ולא חבר בקבינט המלחמה, כי ראינו גם אחרי 100 ימי מלחמה מה אומר גדי איזנקוט בקבינט המלחמה.

אי-אפשר להחזיר את החטופים בחיים שלא דרך עסקה, וכל מי שאומר אחרת מוכר לוקשים. זה מראה בצורה ברורה שדרך מלחמה אי-אפשר להחזיר. אבל זה מראה, עוד פעם, קיבלנו את התשובה לפני שעה כששר הכישלון הלאומי אמר בצורה ברורה: אם אין מלחמה, אין ממשלה. כנראה טובתו האישית של נתניהו, ההישרדות הפוליטית האישית של נתניהו, קודמת לכל דבר. לכן אנחנו קוראים עוד פעם להחזיר את כל החטופים ולבצע עסקת חליפין של כולם תמורת כולם, אתמול ולא היום.

תודה רבה לחבר הכנסת עטאונה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה של סיעת העבודה להביע אי-אמון בממשלה. חברי הכנסת, אנא, שבו במקומותיכם. אני מצביעים כעת. הצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 18, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה לא קיבלה את הרוב הדרוש ולכן לא התקבלה. הנושא הבא על סדר-היום, החלטות הממשלה בדבר העברת סמכויות, שינוי בחלוקת התפקידים, העברת שטחי פעולה, ביטול המשרד לקידום מעמד האישה ושינוי שם משרד. אני מזמין את השרה מאי גולן. את מציגה את הנושא הבא, נכון? חבר הכנסת אלהואשלה מודיע כי הצביע מהעמדה של חבר הכנסת עופר כסיף בטעות. אבל הצבעת

אז אנחנו נרשום זאת בפרוטוקול. השרה מאי גולן מוזמנת להציג את החלטות הממשלה. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מודיעה בשם הממשלה על העברת שטחי פעולה. בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-9(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבדת להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטחי הפעולה על פי הפירוט הזה: מהמשרד לקידום מעמד האישה למשרד לשוויון חברתי, את שטח הפעולה: קידום מעמד האישה, ובכלל זה את האחריות לרשות לקידום מעמד האישה, ממשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי למשרד לשוויון חברתי, את שטח הפעולה: אגף בכיר אזרחים ותיקים, וכן את הפרויקטים הנוספים בתחום האזרחים הוותיקים שהועברו למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מכוח סעיף 5.ב.1 להחלטת ממשלה 109 מיום 5 בפברואר 2023. הודעה שנייה מטעם הממשלה על העברת סמכויות, אני מתכבדת להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר סמכויות על פי הפירוט הזה: 1. להעביר לשר לשוויון חברתי את הסמכויות הנתונות לשרה לקידום מעמד האישה על פי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח 1998, 2. להעביר לשרה לשוויון חברתי את הסמכויות הנתונות לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 1989. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות אלה. הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים וביטול המשרד לקידום מעמד האישה והמיזוג שלו עם המשרד לשוויון חברתי, אני מתכבדת להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים ולמנות את השרה מאי גולן,

לתפקיד השרה לשוויון חברתי במקום השר עמיחי שיקלי, אשר ימשיך לכהן כשר התפוצות והמאבק באנטישמיות,

בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לבטל את המשרד לקידום מעמד האישה ולמזגו כרשות במשרד לשוויון חברתי. אחרי שביטלתם את הרשות, בהתאם לסעיפים האמורים בחוק-היסוד, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות אלה. זו לא פוליטיקה קטנה. השרה, בואי, לא מתאים לך, הרב.

רב האופוזיציה קריב, לא מתאים לך. השרה, רק עכשיו ביטלתם את הרשות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הודעה אחרונה על החלטה, שינוי שם המשרד. אני מתכבדת מאוד להודיע בזאת שהממשלה החליטה כי מעתה המשרד לשוויון חברתי ייקרא המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה.

מה לגבי רשות הבדואים? יש הודעה.

תודה רבה, גברתי השרה, ומזל טוב על השם החדש. שיהיה בשעה טובה, ובהצלחה בשביל כל עם ישראל.

חכה, זה עולה, נעבור לדיון האישי. חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה, גברתי. בשם עם ישראל הנכבד, אני פונה בעניין הזה לרמטכ"ל ולדובר צה"ל. היום בבוקר נעצרו ישראלים, קצינים ונגדים בצה"ל, בחשד ללקיחת אלפי שקלים של שוחד תמורת אישורי עבודה של פלסטינים מהרשות ומעזה, אישורי עבודה בתוך ישראל. תהיתי למה כל מיני גורמים נורא מזדרזים לאשר ולקדם עבודה של פלסטינים בשטחי מדינת ישראל אחרי תופת 7 באוקטובר,

גיליתי: אינטרסים כלכליים כספיים עומדים מאחורי הדבר הזה. חשבתי שדובר צה"ל יוציא הודעה שהוא מגנה בתוקף קצינים ונגדים בצבא שקיבלו שוחד.

רגע, זה לא הצבא. זה לא הצבא, זה מצ"ח.

חשבתי שדובר צה"ל ייתן לזה איזושהי התייחסות,

במקום זה, דובר צה"ל נתן התייחסות למה שחשוב באמת, וזה לחיילינו הגיבורים המופלאים, חיילי המילואים, שאחרי שלושה חודשים יוצאים משטחי לחימה ואומרים שאסור לצאת בלי להכניע את האויב, בלי לנצח את האויב. על זה דובר צה"ל הוציא הודעה מהר מאוד, שהוא מגנה בתוקף את האמירות האלה של חיילינו הלוחמים. יש לי חדשות בשבילכם, אדוני הרמטכ"ל ודובר צה"ל גם יחד: גדוד 71 פנה למח"ט שלו, כרמי,

גיבור מאוד, וביקש ממנו, ככה צה"ל לא נלחם: צה"ל לא זונח שטחי לחימה, צה"ל לא נסוג לפני שהוא מבצע את המשימה שלו. ואני אומרת כאן את מה שאני אומרת גם לממשלה. יצאנו מצפון הרצועה, למה יצאנו מצפון הרצועה, אין לי שמץ של הבנה. מספרים לנו בוועדת חוץ וביטחון שלא את הכול אנחנו מבינים, כי אנחנו לא לוחמים ולא לוחמות ולא גיבורים ולא גיבורות.

את כל מה שאני יודעת אני יודעת מהחיילים והלוחמים בשטח, שמספרים לי את הדברים, והפלא ופלא, כל מה שהם אומרים נכון. יצאנו מצפון הרצועה, קיבלנו את הדבר הבא: קיבלנו חמאס שמתחזק, קיבלנו ירי טילים,

קיבלנו ירי טילים,

קיבלנו ירי טילים על חיילינו, זה ראש הממשלה שלך. וקיבלנו ירי טילים לכיוון הארץ. ומה שמדהים הוא שגלעד קריב לא נותן לעובדות לבלבל אותו, אז אני אזכיר לו רק מושכלות יסוד לפני שאני מסיימת את הנאום הקצרצר הזה. הממשלה פועלת על פי דפ"עות ותכנון מלחמה,

שמעבירה לה צמרת צה"ל. אתם לא אחראים

צמרת צה"ל מתווה כאן דרך לחימה שהיא לא מקובלת עליי. הרמטכ"ל לא מסוגל להוציא מהפה שלו,

את המילה "כיבוש" או "שליטה בשטחים".

ואני אומרת לרמטכ"ל: אל-ארד, אל-ארד, אל-ארד.

רק אם נפגע באדמות של האויב, תודה רבה.

רק אז נשיג תמונת ניצחון. רק כיבוש צפון הרצועה יוביל אותנו לניצחון על האויב בעיניים שלו. ראש ממשלה שהוא מוקיון.

בבקשה. גם מדברת על דובר צה"ל. סליחה, סליחה. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש בעם הזה אנשי חזון, כאלה שבנו את המדינה, כאלה שחתרו להשביח אותה, ששאפו לבצר את ביטחונה ושאפו לשלום: הרצל, בן-גוריון, שהקים אותה,

שהביא את השלום עם מצרים,

שעשה את השלום עם ירדן, ועוד לא מעט מנהיגים שקמו בבוקר וחשבו מה לעשות ואיך להיטיב עם עם ישראל. ומנגד, יש את משיחי השקר, אותם אנשים שיש להם חזון ואמונה, אבל כזאת שמרסקת אותנו ולוקחת אותנו למקומות לא ראויים: חזון מדינת ההלכה, החזון שמוביל סמוטריץ' בחוכמה, ובן גביר בתחכום רוכב על הפחד, פופוליסט רדוד. התוכנית היא ארוכת שנים, כי יש להם זמן: זה מתחיל בלקצץ בתקציב ההשכלה הגבוהה ולהעביר את אותו כסף לחיזוק הזהות היהודית של הציבור החילוני. יש לזה מטרה, זה אמור לשרת את ההפיכה ולהכשיר את לבבות הילדים של היום לקבל את מדינת ההלכה של מחר, יש את העברת הכספים המסיבית למוסדות החינוך שלא מלמדים בהם לימודי ליבה, מאותה הסיבה: תהיה משכיל, אתה עלול לשאול שאלות, זה מצדיק את העברת הכספים למניעת נשירה מהישיבות, חס וחלילה שיתגייסו הנערים העלולים להיחשף לעולם החילוני ולהתחיל לתהות. ובן גביר, הוא בקמפיין "כל הערבים אותו דבר". לכן ניתן רוח גבית, שלא לומר נעודד את נערי הגבעות לעשות פרובוקציות, שיובילו להרג, לשרפה ולהתקוממות, שתאלץ אותנו להשתמש באלימות, שתביא לעוד אלימות, לא נאפשר להם לעבוד, נביא אותם לייאוש כזה שיגרור התקוממות שתוביל לכאוס. בערביי ישראל נטפל באותה דרך: נתעמר בהם בכבישים, בכניסה למסגדים, נכפיש אותם, נגרום לאנשים לא לרצות אותם במקומות העבודה. זו השיטה, שיטה שבסוף תוביל למדינה ללא ערבים או ערבים ללא זכויות, תוביל למדינת הלכה. ומי מאפשר את זה? נתניהו. נתניהו מוביל אותנו בפחדיו לסופה של מדינת ישראל. נתניהו וחבורת השפנים רפי היכולת שסובבים אותו מובילים אותנו לחורבן. על זה אין סליחה ואין מחילה ואין ביחד. ביחד יש רק על בסיס ערכים משותפים, ערכים של "ואהבת לרעך כמוך", "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", ערכים של שוויון, חיה ותן לחיות. את הממשלה הזו צריך לסלק. חייבים בחירות, וכמה שיותר מהר.

תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה, שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ממשלת נתניהו לא מפתיעה, וכל יום יש החלטות חדשות, ויש גם החלטות שקשורות לחברה הערבית ולחברה הבדואית. לא יודעים מה לעשות עם הבדואים, כל פעם יש החלטה חדשה, והיום אנחנו עומדים כאן ומעבירים את הרשות של הבדואים למשרד התפוצות. זה לא חדש מבחינתנו, כי פעם היינו בחקלאות,

במשרד לשוויון חברתי,

אנחנו בתפוצות,

פליטים, כאילו הבדואים הפכו להיות בתפוצות.) יש לנו הרבה יישובים בנגב, יישובים לא מוכרים, כמו מחנות הפליטים. המדינה הורסת ולא נותנת פתרונות לזוגות הצעירים,

לאזרחים.

במשך שנים רבות פונים לממשלה, למפלגות שמרכיבות את הקואליציה, ומדברים עם כולם, אבל אין מענה, כאילו אין בדואים בנגב. מתייחסים רק למגזר אחד, לסקטור אחד. משרד התפוצות, (אומר בערבית: זרים, תפוצות)

מה עשו לכם הבדואים על מנת לקבל החלטות נגד התושבים? אנחנו רוצים שהממשלה,

יתייחסו לאנשים בכבוד, יתייחסו לכולם בצורה שווה. דיברנו הרבה, וכל שבוע עולים לכאן ופונים לשרים ולחברים בממשלה על מנת להסתכל בצורה שווה על האנשים. חבל מאוד שיש עם כאן במדינה, אוכלוסייה שלמה שהמדינה לא מתייחסת אליה כמו אל שאר אזרחי המדינה. זה לא יכול להיות. אנחנו לא רואים את זה במדינות אחרות. דווקא אתם, דווקא הממשלה כאן, במדינה, צריכה לקבל החלטות בניגוד למה שהיה ומה שקרה בעבר. צריכים להסתכל על ההיסטוריה ולהתחשב באוכלוסיות שנמצאות כאן. לכן אני רוצה להגיד בקצרה, אדוני היושב-ראש, משפט אחד בערבית: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אנחנו, הערבים בנגב היום, מסתכלים על הממשלה הזאת כעל ממשלה גזענית, אשר מגדילה את הפערים בינינו ובין כל שאר האזרחים.

נמשיך להגן על האדמה שלנו, ואנחנו נמשיך להתעמת עם הממשלה

עד אשר תיפסק ההריסה ותהיה הכרה מלאה בכפרים הערביים שלנו.)

חבר הכנסת מנסור

אבל מנסור, מה אתה אומר? מה אתה אומר, חברת הכנסת גוטליב.

לבטל או להיפטר מהמשרד שמתרכזים בו הניהול והטיפול בתיקי החברה הערבית. לסיכום ענייננו זה, לחברה הערבית, ) מה הוא אומר?

אם היא רוצה ואתה מחליט, יש לו אפשרות לדבר. חבר הכנסת מנסור עבאס, תמשיך, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו, אדוני. תמשיך, בבקשה, כי אני לא עוצר את השעון. אם אתה רוצה שהוא יגיד בעברית, אתה צריך לתת לו עוד שלוש דקות. אני לא רוצה כלום, אני רוצה שהוא ימשיך לדבר. טלי, תקשיבי,

אני מברך על המעצר. אני העליתי את זה כמה וכמה פעמים בוועדות הכנסת. מדובר באנשים נבזיים שמנצלים את המצוקה של הפועלים הפלסטינים ולוקחים מהם דמי תיווך ששווים בערך למשכורת שלהם. פרוטקשן.

שוחד כדי להיכנס לישראל, הדבר הזה זה ניצול, לוקחים מהם כסף. הם משלמים בשביל לעבוד פה. סליחה, סליחה, תנו לו לדבר. השוחד יעוור עיני צדיקים. הוא מדבר בעברית, לא בערבית. לא רק זה, בינתיים כולם מסכימים לכל מילה. טלי, את מסכימה איתו.

בינתיים, לכן, צריך למגר את התופעה הזאת. למגר כניסת עובדים פלסטינים לישראל. חברת הכנסת גוטליב, תנו לו לדבר, בבקשה. טלי תעלה אחריך ותדבר.

יצאת או שאת נשארת? אל תפנה אליי. אומרים עלייך בערבית "קדאחה".

"קדאחה", לא הבנת את המילה?

לא הבנת את המילה? "קדאחה" זה צרחנית.

סליחה, זה לא הנושא. זה לא הנושא, זה לא המקום. למה, אדוני, אתה מאפשר לו לקלל אותי?

זאת לא קללה, לא קיללתי אותך. סליחה, זה הולך להיות הנושא? אז אנחנו נעבור לדובר הבא.

זה לא הנושא, אני מבקש להפסיק מייד.

התופעה הזאת,

תודה רבה.

חבר הכנסת גלעד קריב, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, גברתי השרה, השרה גולן, לפני דקות אחדות הגדרת את הצעת האי-אמון שהגישה הסיעה שלי, סיעת העבודה, כפוליטיקה קטנה.

זולה, עוד יותר גרוע. זאת אומרת שאחד הכלים הפרלמנטריים החשובים ביותר בבית הזה, שמעוגנים בתקנון הכנסת, זה פוליטיקה זולה.

והעובדה שבמשך כמעט ארבעה חודשים, ארבעה חודשים, האופוזיציה נתנה לממשלה שאת חברה בה קרדיט ולא הגישה הצעות אי-אמון, זאת פוליטיקה זולה, זאת פוליטיקה זולה.

אבל מה שקורה סביב שולחן הממשלה שלך זאת פוליטיקה גבוהה, פוליטיקה שצריכה להילמד בבתי הספר לפוליטיקה.

הוויכוחים שלכם על ביטול המשרדים, הריב המגוחך הזה על סמכויות של משרדים שכולם היו צריכים להיסגר, זאת פוליטיקה גבוהה. התדרוכים של ראש ממשלה נגד רמטכ"ל, נגד שר הביטחון, זאת פוליטיקה גבוהה, נכון? המחמאות שראש הממשלה נותן לשרת התחבורה, שלא מבצעת את תפקידה אבל משתלחת בשליחותו בקציני צה"ל, וואו, איזו פוליטיקה להתפאר בה. אז אני אומר לך משהו, גברתי השרה. הצעת האי-אמון שלנו מתמקדת,

בפעילות הכושלת של הממשלה שלכם. ראש ממשלה שעומד ומשקר לציבור הישראלי ביחס לעסקת התרופות, עושה הצגה עם קרטון מהסופר שמתחו עליו איזולירבנד, זאת פוליטיקה גבוהה על חשבון משפחות החטופים. רץ, לוקח קרדיט על העסקה שהוא לא היה מעורב בה, תוך 24 שעות מגלגל את הקרדיט לאחרים, כי משהו לא יצא טוב בתקשורת, ובסוף גם מתברר שהכול זה יוזמה של משפחות החטופים וממשלות זרות. רוצה שנמשיך עם הפוליטיקה הגבוהה בעניין החטופים?

גברתי, ראש הממשלה לא יכול היה לצאת מביתו בקיסריה, מרחק כמה מטרים, למשפחות החטופים כל השבת? להקשיב להן? לחבק? להושיט יד? אשת ראש הממשלה הייתה צריכה לשלוח את החברה שלה ניקול ראידמן כי היא לא יכולה לצאת מביתה, אבל אנחנו פוליטיקה זולה.

ראש הממשלה, זאת פוליטיקה גבוהה.

אז אני רוצה לומר לך, הממשלה שלכם מתנהלת כמו קרקס, כמו קרקס, בניהול המלחמה ובמאמץ להשבת החטופים.

הממשלה שלכם לא ראויה לאמון, לא של הבית הזה ולא של הציבור. סליחה, הוא גמר לדבר. חבר הכנסת יבגני סובה. תלכו לבחירות.

חבר הכנסת יבגני סובה אינו נוכח. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. לא עושים את זה בזמן מלחמה בשום צורה. זאת בושה וחרפה, בושה וחרפה. כשאנחנו מאבדים את טובי הבנים והבנות שלנו, אתם עושים פוליטיקה בזמן מלחמה. הקרקס שאתם עושים על חשבון החטופים. גברתי השרה, גברתי השרה. לא עוזרים לחטופי המלחמה בשום צורה. גברתי השרה, גברתי השרה. לא עושים את זה בשום מצב, בשום מדינה בעולם. כן, בשום מדינה בעולם ראש ממשלה לא משקר לציבור. תתביישו לכם. השרה גולן. גברתי השרה, גברתי השרה. תתביישו לכם. השרה

כי העליתי איזו תמונת אילוסטרציה ככה בהלצה.

כל מי שחשב להפחיד אותי, אני אבשר לכם משהו: ב-7 באוקטובר אני יצאתי מהבית וחשבתי שאני הולך למות, כי הגופות של החברים שלי היו מוטלות לאורך כל רחוב הגורן והחיטה ופרי מגדים. אם אתם חושבים שאתם מפחידים אותי, אז אתם טועים. אף אחד לא מפחיד אותי בהתנהלות המאפיוזית הזאת. כמו מאפיה

אם אתם עושים את זה לחבר כנסת, מה תגיד מסעודה משדרות? מה יגיד חנן מתל אביב או שלומי מנהריה? מה הם יגידו? ככה מתנהלים? ככה במדינת חוק? לפני 12 שנים לא היה לכם שום דבר נגדי, על זה אתם קוראים לי לחקירה? אז בואו אני אספר לכם עוד משהו: אתם רק פתחתם לי את התיאבון עוד יותר, כי אני לא מפחד

כשאני הייתי בסוכנים, הייתי לבד בתוך ארגון פשיעה בלי אקדח, בלי אקדח עליי, עם מכשירי ציתות והאזנה. אתם חושבים שפחדתי אז? לא פחדתי אז, ואני לא מפחד היום. אף אחד לא יפחיד אותי בהתנהלות המאפיוזית הזאת שבה אתם קוראים לאדם ללא רבב, עם ילדים קטנים בבית, לחקירה. חשבתי שרצחתי את ארלוזורוב. חשבתי, מה כבר עשיתי? למי עשיתי רע אי פעם? החלטתם להביא אותי לחקירה על משהו שנסגר לפני 12 שנים. אבל מה אתם עושים לאזרח הקטן? מה אתם עושים לאותו מסכן שאין לו יכולת אפילו להעמיד עורך דין? אתם צריכים להתבייש. אם אתם חושבים שהפחדתם אותי, אז אני אומר לכם מראש: אתם לא מכירים אותי. פתחתם לי עוד יותר את התיאבון.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, סליחה, סליחה. נא לשמור על שקט באולם, אני מבקש. סליחה, חברים. סליחה, אלה שעומדים שם בסיעה, עוזרי הסיעה. עוזרי הסיעה, אני יכול לבקש? נא לשמור על השקט. תודה רבה. תודה. אתה יכול מהתחלה? לא התחלתי. כן, צודק. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, בנאום שלי ב-25 בדצמבר, ביום מיוחד שדן בנושא החטופים, אמרתי את הדברים הבאים, ואני חוזר עליהם לא בכדי: את נתניהו וחבורת כהנאיו לא מעניינים החטופים, את הכהנאים מניעה אך ורק משנתם הפסיכוטית. לא ביטחון ישראל, אלא קניית ארץ ישראל בייסורים, כפי שהם אמרו. ואם הייסורים הם של אחרים, אדרבה ואדרבה. את נתניהו מצידו מעניינת הישרדותו הפוליטית בלבד, כפי שאמר ניר חפץ, וציטטתי אותו אז מדברים שהוא אמר בערוץ 12 ב-24 בדצמבר, ואני חוזר עוד פעם על הדברים שהוא אמר: "יש לבנימין נתניהו אינטרס פוליטי מובהק, צלול, ברור, להמשיך ולמשוך את המלחמה הזאת". שימו ללב לדברים הבאים: "גם לא להחזיר כל כך מהר את כל החטופים" זה ציטוט של חפץ, "כי כל עוד מדובר במלחמה בעצימות גבוהה, לא יוצאים חצי מיליון איש לרחובות". אני מחזק מפה את משפחות החטופים, שהרימו קול זעקה גדול וכואב בוועדת הכספים היום, ומול משטרה אלימה פה בחוץ. אל מול שר שמצהיר פעם אחר פעם שאם אין מלחמה אין ממשלה, צריך שחצי מיליון איש יהיו בחוץ, לפחות. צריך שיצאו החוצה ויגידו: די למלחמה, עסקה עכשיו, כי בלי זה החטופים לא ישוחררו, אלא ימשיכו להיות מוקרבים על מזבח הישרדותה של ממשלת הדם, הגזע והדמעות. אתה לא מתבייש, יש 136 חטופים שמופקרים במשך חודשים לנפשם, למותם, לעינוים, רק כדי שממשלת הזוועות הזאת תשרוד. אין שום סיבה אחרת. ומשקרים להם. את הרוצחים אותם, הרוצחים האלה. משקרים להם, אומרים להם שרק מבצע צבאי ישחרר אותם. אנחנו רואים מה קורה. מה שקורה בעזה הורג בהם. דבר לסנוואר. הורג בהם. צריך לשחרר עכשיו את החטופים, מייד, כי כל רגע, לא כל יום, כל רגע עולה בדמים. והדרך היחידה לשחרר אותם, ויותר ויותר יודעים את זה, היא רק על ידי עצירת המלחמה ועסקה של כולם תמורת כולם.

יודעים את זה, ומשקרים.

עכשיו לשחרר אותם. תודה. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת קלנר. אדוני היושב-ראש, על שלושה סוגי גבורה האומה עומדת: על גבורת הלוחמים, על גבורת האזרחים ועל גבורת כיבוש היצר. "איזהו הגיבור, הכובש את יצרו". האומה שלנו נמצאת עתה בשעה היסטורית. בשמחת תורה לא היה אחד במדינה שלא הבין את גודל השעה. חיילים, קיבוצניקים, עיירות פיתוח, דתיים, חילונים וכל מה שביניהם, כולנו בעיני אויבינו בדיוק כמו המתנחלים בחברון, ביצהר ובאיתמר. כמה שאנחנו שונים בעינינו, וכמה שאנחנו דומים בעיני אויבינו. והאומה התגייסה, גבורת הלוחמים בשיאה, כולנו משתאים מול מסירות הנפש וההקרבה. עם ישראל בתפארתו, גבורת האזרחים בשיאה, אנשים מחוץ לביתם, בדרום ובצפון, אבל חזקים, איתנים, מסייעים זה לזה. עם ישראל בתפארתו.

חברי הכנסת, מכל הסיעות כמעט, פעלנו יחד למען האזרחים, למען החיילים, למען כיתות הכוננות. עתה, כשהזמן עובר, אנו נדרשים גם לכיבוש היצר. בפרקי אבות נכתב: "איזהו גיבור, הכובש את יצרו". לצערי, יש שהחלו להיכנע ליצר, יצר הפלגנות, היצר שאסור להיכנע לו בשעה זו. זה קורה באולפנים השונים, זה קורה כאן. אני שומע קולות, אדוני, בקריאה לבחירות. בחירות הן נשמת אפה של הדמוקרטיה, אבל אין דבר יותר מפלג מבחירות. חיות הטרף עוד לא הוכנעו, החטופים עוד לא חזרו, והניצחון, ההכרחי להמשך חיינו, טרם הושג. מתקדמים, אבל עוד לא הגענו ליעד. יהיה מספיק זמן לפוליטיקה. גם אני כאן וגם כל אחד מהיושבים כאן לא יהיה חסין מדין הבוחר. אפשר קצת להתאפק.

יש דעה ברורה מה החליש את המדינה: היחס לממשלה שנבחרה כאן כדת וכדין. או הו, אדוני היושב-ראש, כמה יש לי לומר, אבל ההלוויות, הניחומים, צוואות הנופלים, מזכירים את חשיבות כיבוש היצר. הם מזכירים את המטרה האחת והיחידה: ניצחון. תחזרו ל-7 באוקטובר, למראות, לקולות, לאיום הכל-כך מוחשי על חיינו. צ'רצ'יל אמר: Without victory, there is no survival, ללא ניצחון, לא תהיה הישרדות. שום ניצחון על יריב פוליטי לא שווה, אם בסוף השטן בעזה ובלבנון מחייך. "יחד ננצח" זה לא רק סיסמה,

אדוני היושב-ראש, מילה אחרונה. "יחד ננצח" זה לא רק סיסמה, זה גם התניה: אם נהיה יחד, ננצח, ואם לא, השם ישמור.

אז כדאי שננצח. אין לנו ברירה אלא לעשות זאת ביחד. תודה רבה.

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, גברתי. תודה, כבוד היושב-ראש. זה היום הראשון שלי בכנסת אחרי שהורחקתי חודשיים מלנאום במליאה, מלהשתתף בדיונים ומלהשתתף בדיוני הוועדה. ועדת האתיקה החליטה שאני לא יכולה להמשיך לעבוד ולשרת את הציבור שבחר בי למשך חודשיים. למה? כי כנראה צעקתי שהמלך עירום, כאשר כולם רצו לעצום עיניים ולא לדבר על זה. אני חייבת להגיד שזה היה כואב מאוד היום לנכּוח בישיבה הראשונה של ועדת הכספים אחרי חודשיים, ולהיות שם דווקא כאשר משפחות החטופים נכנסו לתוך האולם ומילאו אותו בכעס, בעצב וברגשות מאוד מאוד קשים של משפחות שעדיין מחכות. חודשיים, חזרתי, והן עדיין מחכות, מחכות ליקיריהן שיחזרו, מחכות שאולי אולי הם יצליחו היום, מחר, מוחרתיים לחבק את יקיריהם. וכמישהי שיודעת מה זה כאב אנושי, אני אומרת לכם שחבל. חבל ששלושה חודשים שני הצדדים, גם הצד הישראלי וגם הצד הפלסטיני, חווים כאב גדול, כאשר היה אפשר, ולמדנו את זה כאשר ראינו חלק מהחטופים חוזרים, אפשר היה לפתור את זה דרך עסקה שמחזירה את החטופים הביתה וגם מחזירה את האסירים הפלסטינים הביתה, ואולי פותחת דלת למצב שבו עוצרים את המלחמה מיידית.

אחרי חודשיים שלא יכולתי להגיד את זה על הדוכן, הינה אני שוב ממשיכה מאיפה שנעצרתי: צריך להפסיק את המלחמה המשוגעת הזאת. אי-אפשר לחטוף את כולנו כבני ערובה לממשלה הזויה, ממשלה שרוצה רק את המשך המלחמה כדי להמשיך לשלוט.

הגיע הזמן להפסיק את המלחמה.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שנה או קצת יותר לממשלה כושלת. בתחילת דרכה של הממשלה הזו ראינו חלוקת תיקים שהתעסקו בה חודשים רבים, ובין היתר מונה השר עמיחי שיקלי לשר הממונה על הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב כחלק מהמשרד לשוויון החברתי. היום, אחרי שנה שבה המשרד לשוויון חברתי והשר שיקלי כאחראי על החברה הערבית-בדואית בנגב, אחרי הכישלון שלו במשך שנה בעשיית אפילו פעולה חיובית אחת בנגב, מה שנעשה בשנה האחרונה בנגב הוא רק תופעות ההרס, שכמעט על בסיס שבועי היו בכל יישוב לא מוכר בנגב. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב נוסדה בשנת 2007, ולאן היא הייתה שייכת? למשרד הבינוי והשיכון. בשנת 2015 היא עברה למשרד החקלאות, בשנת 2020 היא עברה למשרד הכלכלה, בשנת 2021 היא עברה למשרד הרווחה, בשנת 2023 היא עברה למשרד לשוויון חברתי, והיום מעבירים אותה עוד פעם למשרד חדש, משרד התפוצות. מה הקשר בין האוכלוסייה הערבית-בדואית בנגב לבין התפוצות היהודיות בעולם? ריבונו של עולם, בר דעת אחד, בר דעת אחד שיגיד מה הקשר בין האוכלוסייה הערבית-בדואית בנגב לשר התפוצות. אני אומר שהסוגיה הבדואית, יוסף, טרנספר לתפוצות.

אבל אין שר במליאה.

יש פה, אפילו שרה על שני משרדים.

אני אומר שהסוגיה הערבית-בדואית בנגב היא הסוגיה הכי קשה במדינה, היא הסוגיה הכי צודקת, היא הכי צודקת במדינה, וצריכה התייחסות בראש ובראשונה מראש הממשלה, לפתור את הבעיה.

כולנו ראינו, ואני דיברתי על זה, שרק בשבועיים האחרונים חולקו כ-200 צווי הריסה.

הפתרון בנגב הוא לא להעביר את רשות ההסדרה ממשרד למשרד למשרד, הבקשה בנגב היא להכיר בכפרים הלא-מוכרים ולפרק את רשות ההסדרה לבדואים בנגב.

אין מקום להתייחסות שונה. אפשר להתייחס לאוכלוסייה הבדואית מתוך משרדי הממשלה כמו לשאר האזרחים.

משפט לסיום.

המצב הזה שבו מעבירים אותה הוא ביזיון שצריך להפסיק. שר שבמשך שנה נכשל, לא עשה כלום, שיתבייש ויתפטר.

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאורך השנים חלק מההונאה והתעמולה של אויבינו האכזריים ברצועת עזה התבסס על העוני והסבל לכאורה שקיימים ברצועה. התעמולה הזאת הצליחה לשכנע רבים בעולם, ולצערנו גם אצלנו. רועי ינובסקי, איש ערוץ 13 שחזר מלחימה ארוכה בעזה, כתב כמה תובנות שמתארות מציאות אחרת לחלוטין, ואביא אותן כאן: תיאור עזה כאזור נחשל הצפוף בעולם הוא שקר. מדובר, לדבריו, בעיר מודרנית, יפה ומפותחת, עם בתים גדולים ומאובזרים, שדרות רחבות,

טיילת על הים ופארקים, הרבה יותר דומה לתל אביב מאשר לכפר קאסם או אום אל-פחם, הבתים מפוצצים בסחורות ובמזון מכל מדינות המזרח התיכון, הריהוט הכי חדיש, מכשור חשמלי מתקדם, ויש גם אחוזות פאר שלא היו מביישות את סביון וכפר שמריהו, הדבר הכי נפוץ בבתי הרצועה הוא מפת ארץ ישראל תחת הכותרת "מפת פלסטין", ללא אזכור של ישראל או היהודים. בכל השכונות שינובסקי וחבריו לחמו בהן יש מתחמי לחימה מוכנים של חמאס, עם נשק, מנהור,

מתחמי שיגור, והכול בתוך בתי מגורים, שחלקם גם מוכנים עם פתחים בקירות למעבר בין מבנים. אין שום סיכוי שהדיירים במתחמים שבהם הם איתרו רקטות ונשק לא ידעו שהמקום משמש כמתחם שיגור שבו מנסים יום-יום לטבוח בישראלים. מי בוחר לשלוח את ילדיו לגן ילדים שמשמש כתשתית טרור? המעגל שמאפשר את הפעילות של חמאס גדול בהרבה מעשרות אלפי המחבלים שלו, האידיאולוגיה של חמאס נמצאת כמעט בכל בית, בתמונות, בחומרי התעמולה. חמאס בעזה הוא כמו מסי בארגנטינה. הנשק הכי חזק של חמאס הוא שקרים ותעמולה, זה הדלק שלו. כך תחזקו במשך שנים את שקר המצור, כך עושים עכשיו עם תמונות הקורבנות התמימים והרג ה"עיתונאים" שמתבררים כפעילי טרור. עזה היא המקום היחיד בעולם שבו משרד הבריאות הפלסטיני יודע כבר דקה אחרי הפיצוץ מה הנזק וכמה מאות בדיוק נהרגו, וזה מגוחך. זה שהתקשורת העולמית מצטטת את המספרים כדברי אלוקים חיים, זה פתטי. עד כאן תובנותיו של רועי ינובסקי מ-100 ימי הלחימה בעזה. אדוני היושב-ראש, הגיע הזמן שלפחות אנחנו נתחיל להכיר באמת ונפסיק לשתף פעולה עם שטיפות המוח והתעמולה של אויבינו.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא.

תנו לו לדבר, בבקשה. תודה רבה. חבר הכנסת טאהא. מכובדי היושב-ראש, 108 ימים עברו מאז שהחלה המלחמה המטורפת הזו, והיום יותר ויותר אזרחי המדינה מבינים שלא טובת החטופים היא שעומדת בפני ראש הממשלה וממשלתו הקיצונית, אלא המאמצים שלו ושל ממשלתו לשרוד פוליטית. כיום כבר ברור שהמשך המלחמה הוא אינטרס פוליטי מובהק של ראש הממשלה ושל שרים בכירים בממשלתו המטורללת. כמה שקרים עוד אפשר לפזר לאזרחים? 108 ימים שראש הממשלה ושרים בכירים בממשלתו מצהירים וחוזרים על הצהרותיהם שכל מה שהם עושים הוא לטובת החטופים ובמטרה להחזירם, ואילו בפועל זה משתקף כשקר גס. עד עכשיו כל מה שעשו היה לא לטובת החטופים, והחטופים אפילו שילמו מחיר על כך. המלחמה המטורפת הזו חייבת להסתיים מייד, ושיפסיקו לשקר לאזרחי המדינה. (אומר בערבית: המלחמה המשוגעת הזאת, אשר נמשכת יותר מ-100 ימים, היום זה היום ה-108, צריכה להיפסק מייד.

מלחמה משוגעת,) וגם ממשלה מג'נונה. למי אתה קורא מג'נונה? למלחמה, לאל-ח'רב. ח'רב מג'נונה, וגם הממשלה מג'נונה, זה אותו דבר.

ומה אתם? גברתי השרה.

תגידי את, מה אנחנו? קצת קשה לנהל את הדו-שיח, סליחה. חבר הכנסת טאהא. (אומר

/ ואם הוא אומר שתמשיכו לחיות, / אז כמה באמת ימשיכו לחיות, / אך אל תשאלו בשביל מה. מילותיו של המשורר חנוך לוין מ-1970 חזו את תוכנית נתניהו לשני העמים החיים כאן: עוד פצצות, עוד שכול, עוד פוסט-טראומה, עוד אבות שקוברים את בניהם, הכול בשביל לשרוד פוליטית. כך אמרה שי בנימין, בתו של החטוף רון בנימין: "אנחנו 107 ימים בתוך הסיוט הזה, וכבר אי-אפשר, איך אני אמורה לחיות במדינה שמפקירה אזרחים בשבי?" "עסקה עכשיו", כך צעקו משפחות החטופים מחוץ לביתו של נתניהו שבקיסריה. אני מצטרף לזעקתם. מ-7 באוקטובר, אנחנו, שהוקענו מהרגע הראשון, קראנו לעסקה כוללת, כולם תמורת כולם. אחרי שלושה חודשים זה ברור כשמש: מלחמה לא מחזירה חטופים בחיים, רק בארונות קבורה. היום שמעתי את השרה מאי גולן בערוץ הכנסת אומרת שאסור לצאת לבחירות בזמן מלחמה, וכי המלחמה תימשך עד להחזרת החטופים. הממשלה משתמשת בחטופים בשביל להאריך את הכהונה שלה, וכך הממשלה הזאת גוזרת עלינו, על כולנו, יהודים וערבים, על משפחות החטופים, לחיות ללא שמץ תקווה. בשביל להשיב את התקווה צריך להפיל את הממשלה הפושעת הזו ולהפסיק את המלחמה לאלתר.

חבר הכנסת עידן רול,

שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, בדיון שמתקיים בימים האחרונים לגבי היחסים בין חיסול טרור לאופק מדיני, חשוב לי להבהיר משהו שאמור להיות אקסיומה: טרור צריך להביס, טרור מחסלים. הסדר מדיני לא מחסל טרור, הסדר מדיני מאפשר לטרור לחזור לנקודה שבה נוכל לו יותר בהמשך. כדי לאפשר כל אלמנט של עתיד טוב יותר כאן לאזור, כדי לאפשר יציבות כאן באזור, יש רק דרך אחת, למגר את הטרור. ולמגר טרור זה לא רק לחסל את כל אותם מחבלים חמושים, למגר טרור זה גם למגר אידיאולוגיה של טרור. כי מי שיש לו אידיאולוגיה של טרור וחפץ להרוס את מדינת ישראל, חפץ להשמיד את העם היהודי, חזקה שימצא את הזמן ויהיה טרוריסט לעת מצוא. לכן אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא מנסים לפתור בעיה, מורכבת ככל שתהיה, ולהגיד שהפתרון הוא מדיני.

קודם נביס את הטרור, קודם נביס את הרעיון שאפשר להשמיד את מדינת ישראל,

יהיה פתח ליציבות אזורית, אז יהיה פתח לדבר על איך אנחנו מייצרים פה מציאות טובה יותר לחיות בה ובטוחה יותר לחיות בה. אבל כך זה צריך להיות. אנחנו צריכים לחזק את הצבא שלנו כשהוא עושה את זה. אני שומע גם לא מעט אנשים שאומרים: זה לוקח הרבה זמן. אתם צודקים, זו מלחמה סיזיפית. צה"ל נלחם ככל הנראה את המלחמה הכי מורכבת והכי קשה שכל צבא שהוא בעולם נלחם אי פעם. הוא נלחם בכמה ממדים שונים, הוא נלחם נגד אויב אכזר, הוא נלחם לאחר שהופתענו. מה שכולנו צריכים לעשות הוא לחזק, לנשום עמוק ולקחת עוד קצת אורך רוח, כי הלוחמים שלנו צריכים לשמוע שאנחנו גאים במאמצים שלהם, בהירואיות שלהם, בהצלחות שלהם, ויש הצלחות רבות. הכישלונות נלמדים ועוד יילמדו, אבל יש הצלחות רבות. לוקח זמן לחסל ארגון שהוא צבא מתוקצב וממומן ומחומש היטב. זו עבודה סיזיפית, זה תת-קרקע, וכולנו צריכים להבין שזו מטרה שצריכה לקרות, ולתת את הזמן הזה לצה"ל כדי שהיא תקרה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, כבוד יו"ר הישיבה. בנאום הזה אני בוחרת לתת את הקול שלי פה לאימא ואישה חזקה, למירב לשם גונן, אימא של רומי גונן: אם הייתי עומדת בפניכם בעצמי, הייתי אומרת: "שלום, אני מירב לשם גונן, אימא של רומי גונן, בת 23, חטופה בעזה כבר 108 ימים". לצערי, את דברינו, דברי משפחות החטופים, לא אנחנו יכולים להשמיע במליאה. לצערנו, כי בתחושה שלנו עוד לא הופנמה העובדה שהאהובים שלנו בסכנת חיים ממשית, עוד לא הופנמה העובדה שבחודש האחרון איבדו את חייהם עוד עשרה חטופים, כאלה שהיו בחיים, כאלה שיכלו לחזור למשפחותיהם ולהתחיל ריפוי, ריפוי שכל החברה שלנו תתחיל לעבור ותוכל לעבור רק כשיחזרו כולם. מאחר שאני עצמי לא יכולה לעמוד כאן מולכם, או כל נציג משפחה אחר, הדברים שלנו נקראים מהכתוב, והמסר יעבור אליכם. "משפחות החטופים" זו כותרת, כותרת שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לשכון תחתיה. תחת הכותרת הזו נמצאים אנשים רבים, מגוונים, שמגיעים מכל הקשת היפהפייה של מדינת ישראל וגם מחוצה לה. כותרת שתחתיה שוכנות דעות שונות ואפילו מנוגדות. אבל ישנה הסכמה אחת שהיא חוצה גבולות: אנחנו רוצים את האהובים שלנו בחזרה. חברים, בבקשה, בבקשה. סליחה, אפשר לקבל שקט באולם? במהלך 108 הימים שבהם האהובים שלנו, וביניהם הבת היפהפייה, החייכנית וטובת הלב שלי, חטופים בעזה במנהרות החמאס, כלואים בניגוד לרצונם, עוברים התעללות פיזית ורגשית, משוללי חופש ויכולת בחירה, במהלך הימים האלה התבקשנו להיות סבלנים. נאמר לנו שהלחץ הצבאי יעשה את העבודה והם יחזרו. ב-52 הימים האחרונים לא חזר אף חטוף חי אחד, חזרו אלינו חטופים מתים בלבד. אנחנו מדינה תאבת חיים. המשפט "מי שמציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו" הוא משפט שכולנו גדלנו עליו. הערך שלא משאירים אף אחד מאחור הוא ערך שגם הילדים שלנו גדלו עליו,

והערבות ההדדית היא התרבות שאנחנו אמונים עליה בחינוך דור העתיד, דור העתיד שלנו, זה שנמצא במנהרות החמאס. הערך הזה מרגיש כאילו איבד משמעות, והערך שמנסה לגבור עליו הוא מיטוט החמאס.

אני מקריאה את דבריה של אימא שבתה,

אני יודע,

היא כתבה לי נאום,

ואני אעשה את זה כמה שיותר מהר. כן, תודה. הערך שמנסה לגבור עליו הוא מיטוט החמאס. עצוב לי כאימא לשמוע שזה הערך שעליו אנו מתעתדים לחנך את דור העתיד שלנו, הדור שאמור להשיב עטרה ליושנה ולהחזיר לעם ישראל את העוצמות שהוא ראוי להן. אני מזמינה אתכם, נבחרי הציבור שלנו, מקבלי ההחלטות בשמנו, להקשיב לרוב העם, הרוב הזה שמבקש להחזיר את החטופים בחיים, הרוב הזה שמבקש לחזק את חיילי צה"ל ואת צה"ל עצמו, ולהגיד: כולכם עשיתם עבודה מעולה שהביאה אותנו עד הלום, בלעדיכם כל זה לא היה מתאפשר. וחיים שנלקחו, לא נלקחו לשווא, כי זה הזמן להתנהל באחריות ולבחור בחיים, למצות את תהליכי המשא ומתן עד תומם ולדאוג שהחטופים יחזרו, אלה שבחיים, כדי להתחיל ריפוי להם ולנו כעם, ואלה שכבר לא בחיים יוכלו להגיע לקבורה ראויה ומכבדת. התקומה שעליה אתם מדברים, התקומה הזו שכולנו ראויים לה, התקומה הזו תתאפשר רק אם יחזרו החטופים לכאן, כל ה-136. היא תמונת הניצחון הנכונה של העם, של העם שבחר אתכם.

היא תמונת הניצחון הנכונה, שתאפשר תקומה אמיתית ותראה עוצמה, עוצמה שלה מסוגלים רק מנהיגים אמיתיים וחזקים, שיודעים להוביל את העם קדימה במקום להימשך לאחור. תודה רבה. אני רוצה להאמין, אני רוצה לוודא שהבחירה שלכם בכל בוקר מחדש תהיה העוצמה שלנו כעם שמקבל החלטה לחיות, והפעולות שתעשו יראו ויוכיחו לכולנו שאכן אתם ראויים לעם הנפלא הזה, ראויים להנהיג אותו לתקומה ולצמיחה ולחיים.

יו"ר הישיבה, שאתה אפשרת גם זמן נוסף כדי להקריא את הנאום הזה. ברור, כי מגיע לה. אני רק אגיד משפט, אני אומרת אותו, אני אוסיף. המאבק להשבת החטופים הוא על הצביון שלנו כאומה וכחברה. חייבים עסקה.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. על עוד דקת נאום של אימא שהבת שלה חטופה. עוד דקת נאום. סליחה, רק שלא תהפכו לי את זה, לא אמרתי עליך. אתה לא עוצר אותי. אני לא עוצר את אף אחד, השעון עוצר. ומה לעשות. כאילו יש פה סימטריה.

רוצה עכשיו לשמוע את חברת הכנסת הנכבדה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקשת להזכיר לכל מי ששכח שבזמן שאנחנו מדברים פה, מיטב בנינו לוחמים בעזה בחירוף נפש. הם מבינים את משימתם. הם מבינים כי משימתם היא הצלת העם היהודי מפני מבקשי רעתו. בחודשים האחרונים נכחתי בהלוויות ובניחומי אבלים כפי שלא נכחתי בחיי. בכל שבוע אני מנסה להצליח לגעת בסיפורם של כמה שיותר קדושי עליון שמסרו נפשם בהגנה על העם והארץ. ביום חמישי האחרון הגעתי לנחם את משפחתו של אנדועלם קבדה, השם ייקום דמו, לוחם הנדסה קרבית שנפל בשבת שעברה. כשהגעתי לשם, ידעתי שהגעתי לבית של אדם מיוחד וקדוש. אנדועלם, שעלה לארץ ישראל מאתיופיה בגיל שלוש, הוא בן בכור למשפחה מדהימה. האימא הצעירה שלו סיפרה לי על דמות צנועה ואצילית, שהייתה מודל לחיקוי ולמופת לכל מי שהכירו אותו. לפני הכניסה לעזה כל החברים שלו ביקשו ממנו ברכות, סיפרה לי האימא בחיוך, הם ידעו שאנדועלם הוא צדיק, ולכן ביקשו שיברך אותם. הוא היה גיבור בחיים, ועכשיו הוא גיבור של כל עם ישראל. חברו ניר אמרן מפלוגת צמ"ה 603 סיפר כי אנדו היה בן אדם טוב,

בן אדם שלא אמר בחיים "לא", ורק חיפש כיצד לסייע ולהקל על חבריו. במלחמה אנדו היה הגיבור של הפלוגה, נכנס מההתחלה ועד הסוף. הוא היה במקומות הכי קשים והכי מסוכנים, ועבר דברים שרק אנחנו, החברים שנלחמו לצידו, ראינו ויודעים מה הוא עבר. הוא מצא מאות מנהרות עם ה-D9, הרס בתים ממולכדים, פתח מאות צירים, ניקה מהשטח מאות מטענים. פעם גם הייתה לו תקרית בצפון הרצועה, שהוא קיבל שני טילי נ"ט לכלי שלו, וזה לא עצר אותו, הוא המשיך להיכנס. אין אמיץ כמו אנדו, מסיים ניר לספר. נאור יפרח מפלוגת צמ"ה 603 סיפר אף הוא על אנדועלם: לא משנה כמה נספר, אף אחד לא יבין איך יש טוב כזה בעולם. בחיים שלי לא שמעתי את הבן אדם מתלונן, תמיד היה מחייך. כשהיינו חוזרים בימי ראשון כולם סחוטים מעייפות, בלי כוח, היינו מסתכלים עליו, וממנו שואבים כוחות. אם לאיזה חבר היה משהו בסוף שבוע בבית, אנדועלם היה סוגר את השבת בבסיס במקומו. הוא פשוט היה מלאך בדמות אדם, וכמובן היה לוחם ללא חת. הוא ביצע את התפקיד תמיד הכי טוב שאפשר. הוא הציל הרבה מאוד חיילים בפעולות שלו, ובאמת שהיה גיבור. גזצ'או טרפה, מאותה פלוגה, סיפר גם הוא: אנדועלם היה הכוכב של הפלוגה. בכל מקום שהוא הלך, אנשים לא יכלו שלא לאהוב אותו. הוא היה צנוע, שקט, והאדם הכי טהור שפגשתי. בתקופת המלחמה הבן אדם נתן הכול.

גם כשקיבל נ"טים, הבן אדם לא עצר והמשיך את הלחימה. ומשהו שלא רבים יודעים: בזמן המלחמה הוא היה משאיר את הרכב הפרטי שלו כדי שהסדירים יוכלו לקחת אותו ולנסוע ולצאת לאפטר. כזה היה אנדועלם, חבר אמת, ותמיד עזר לזולת. חבריו ומוקיריו יצאו בקמפיין מימון המונים המבקש להנציח את זכרו בכתיבת ספר תורה. יהיה זכרו ברוך. אני מתפללת שנהיה כולנו ראויים לאנדועלם וחבריו. יהיה זכרו וזכר כל הנופלים גיבורי ישראל ברוך.

חבר הכנסת רון כץ, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, גברתי השרה, אני רוצה לשאול אתכם: באיזה עולם אנחנו נלחמים מצד אחד ומחזקים את האויב מהצד השני? באיזה עולם ארגון טרור קיקיוני מצליח לעמוד כל כך הרבה זמן מול צבא מיומן ואמיתי? באיזה עולם אנחנו צריכים להצטדק מול העולם אחרי הטבח הנורא שנעשה פה? יש לנו 1,400 סיבות לצאת לקרב הזה. יש לנו יותר מדי, הרבה יותר מדי, מחויבויות כלפי הלוחמים שלנו, אלה שנמצאים שם ואלה שלא יחזרו משם, להכריע את האירוע הזה. לא יכול להיות שאנחנו נגלה מהתקשורת שמכניסים מים לרצועת עזה ומכניסים קמח לרצועת עזה ומכניסים דלקים לרצועת עזה, וכל פעם אנחנו מגלים עוד ועוד דברים שנכנסים למקום הזה. ושוב, לפי התקשורת, היום, ממש עכשיו, 260 משאיות. חודשו הקרבות בצפון הרצועה. אזורים שאנחנו כבשנו, יורים עלינו משם שוב. וזה לא סתם ירי נקודתי, יש שם לחימה אמיתית וקשה. ומי שמביא את זה על הלוחמים שלנו זה הממשלה, עם ההחלטות האלה. אני באמת לא מבין, מה עוד אתם צריכים? יש פה אחדות, קונסנזוס מלא לסיים את האירוע הזה. למה אנחנו מתנהגים ככה? איך הם מצליחים לקפל את מדינת ישראל? אני באמת לא מבין את זה. חברי, בכל הכבוד, אני הראשונה שיוצאת נגד, אבל צמרת צה"ל ודפ"עות צה"ל, מ-day one, הם אלה שהביאו אותנו עד הלום. אנחנו לא מחליטים, מי שהוציא את הכוחות זו צמרת צה"ל וההחלטה ההזויה לצאת מצפון הרצועה בחוסר אחריות. אז אני אגיד לך משהו,

אגב, אתה צודק שהממשלה אחראית. הממשלה הייתה צריכה לדחות את,

אנחנו יושבים ביחד באותה ועדה ורואים הרבה דפ"עות, אבל בסוף מי שמחליט זה אותו קבינט מצומצם ואז הקבינט המורחב, ולא יכול להיות,

אני היום חזרתי מכיסופים. איך אתם, באמת, אי-אפשר להסתכל ללוחמים בעיניים ולדעת שמצד אחד, אנחנו שולחים אותם להילחם,

אנחנו מאכילים את המפלצת. מישהו צריך לקבל החלטה בבית הזה, ושיחליטו מה הולכים לעשות. אם רוצים באמת להכריע את הארגון הזה, אז שיכריעו באמת את הארגון הזה. ואם לא רוצים להכריע את הארגון הזה, אז שיצאו משם ולא יסכנו יותר חיילים. אי-אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא עובד בשום סיטואציה, זה לא יעבוד גם עכשיו, וחבל על כל אדם שנפגע שם. אם החליטו לעשות עסקה, שיעשו אותה היום,

לפני שעוד חייל ייפגע, כי זה מה שצריך לעשות, אז זה מה שצריך לעשות. אי-אפשר לשחק את המשחקים האלה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עברו יותר מ-100 ימים מהאסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, ובאמת שנשבר הלב. חטופים שנמקים במנהרות חמאס, משפחותיהם הקורסות והמרוסקות, נרצחים ונופלים, נשבר לי הלב.

כמו מיליוני ישראלים, בעיקר חוששת מהעתיד. מעולם לא היה מצבנו גרוע יותר, מסוכן יותר, מאיים יותר,

בחזית ובקרב הקהילה הבין-לאומית. אני חוששת לעתיד, כי בעוד שאין אדם אחד במדינה שלא מבין שמכישלונות יש ללמוד ואפשר להתחזק, בעוד שחשבנו שאין אזרח שלא מבין שהמחלוקות והשיסוי הורגים אותנו, יש בעצם אחד כזה שלא מבין שהוא בעצמו סמל המחלוקת, וזה בלתי נתפס שהוא לא מבין את זה. הכיצד זה שעדיין ביבי לבדו ישכון, ובממשלתו, בצבאו ובעמו לא יתחשב? אחרי 100 ימים לא אמורים להוביל למצב גרוע יותר. ונתניהו? אחרי שהוא התעורר מההתמוטטות שלו בימים הראשונים לאחר הפלישה לישראל, כיבוש יישובי עוטף עזה והטבח, האונס והחטיפות ההמוניות, בידו האחת הוא נאחז בקרנות המזבח, ובידו השנייה הוא ממשיך לנצח על מכונת ההסתה והשיסוי שנועדה לדחות את הקץ של שלטונו. כל דקה שביבי נמצא בשלטון זו דקה המסכנת את מדינת ישראל. אחרי שכל העם ראה מה הנזק של מכונת ההסתה,

במקום לעצור אותה, פוקד עליה לתת גז ולתקוף את בכירי הצבא. אחרי 100 ימים של אסון, ראש הממשלה לא מדבר עם שר הביטחון של מדינת ישראל? חטופות נאנסות, חטופים מוצאים להורג, חיילים מחרפים את נפשם, משפחות מילואימניקים קורסות, העם רוצה אחדות וביחד, ומה שחשוב לביבי זה להיות ברוגז עם שר הביטחון ולברך שרה בממשלתו על מופע חיסול כנגד הרמטכ"ל.

כמו מיליוני ישראלים מכל המחנות וכולל רבים מתנועתו שלו, מבקשים, מתחננים, שפשוט יעזוב אותנו כבר. תודה רבה.

דקה, אי-אמון קונסטרוקטיבי, התפטרות, לא משנה כבר. בעיני כולם הוא סמל המחלוקת, הוא פני האסון.

אני כבר מסיימת. שמו תמיד ייאמר בנשימה אחת עם האסון והמחדל כמקור הבעיה ולא הפתרון. ואני מבקשת, רגע לפני ההרס המוחלט, תודה רבה.

קום ועשה את המעשה הנכון ותתפטר. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על שאפשרת לי לעלות ולדבר. ראיתי שאף אחד מהסיעה שלך לא דיבר. תודה לך.

אני עברתי על התקציב שאושר בממשלה רק בשבוע שעבר, ואני לא הייתי מופתע, שקל אחד, שקל אחד לעדה הדרוזית לא מופיע בתקציב 2024. אני לא מצליח להבין את הממשלה הזאת, שמדברת גבוהה-גבוהה למען העדה הדרוזית ולטובת העדה הדרוזית, ומצד שני, בתוך התקציב, אפס תקציב לעדה הדרוזית.

שרים הצביעו לטובת התקציב הזה כשראו שבתוך התקציב בכלל לא מופיע תקציב לעדה הדרוזית? איך אתם יכולים לעמוד מול כל צעיר וצעירה דרוזים ולהגיד להם: אתם טובים בדבר אחד, אבל בתקציב אתם לא טובים ולא צריכים להיות? אני לא מבין, אתם לא מתביישים לכם? השרים, ראש הממשלה, שר האוצר, איך אתם מרשים לעצמכם לאשר תקציב כאן כאשר אתם יודעים שהעדה הדרוזית בכלל לא מופיעה בתוך התקציב? זו בושה לממשלה הזאת. ויותר מזה, אדוני היושב-ראש, רופא שגויס בצו 8, משהור ספא, היה במילואים יותר מ-60 יום, מאז תחילת המלחמה, ורק לפני עשרה ימים השתחרר מהמילואים, מה הוא קיבל? צו הריסה.

הודעה מהמשטרה: אנחנו באים להרוס לך, כי קיבלנו הוראה שצריך להרוס את הבית שלך ואנחנו חייבים ללוות את יחידת האכיפה. בן אדם שסיכן את החיים שלו, היה בתוך המלחמה יותר מ-60 יום, מקבל פרס, צו הריסה לבית שלו, עם הודעה ברורה שבאים להרוס את הבית שלו. אני התערבתי, אני דיברתי גם עם יחידת האכיפה וגם עם המשטרה ואין הריסה עכשיו, אבל הצו עדיין קיים, כי האריכו לו את הצו. אני לא מבין ולא מצליח להבין את הממשלה הזאת. הגיע הזמן להכניס את הדרוזים לתוך תקציב המדינה. הגיע הזמן לבטל את כל הצווים להריסות בתים בעדה הדרוזית, את כל הקנסות באלפי ובמאות אלפי שקלים, מיליונים, שאותם צעירים שעכשיו נלחמים חייבים למדינת ישראל. בושה לממשלה. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, "כי האדם עץ השדה" היום, סמוך לקיבוץ כיסופים, ביחד עם ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, עם חברי כנסת מסיעתי וראש מועצת אשכול גדי ירקוני, נטענו עץ. נטענו עץ זית. ט"ו בשבט בפתח, ובמקום כל כך רגיש, היינו שם היום. עץ הזית הוא אותו עץ שמעטר את התג והדגלים של גולני. ב-7 באוקטובר, היום הארור הזה, פלוגה מגדוד 51 ניהלה קרבות שהצילו חיי אדם רבים בקיבוץ. נטענו עץ, כי נטיעת העץ מסמלת כי לא יפילו את רוחנו, נטיעת העץ מסמלת את חוזקנו ואחדותנו, נטיעת העץ מסמלת את תקומתנו, את שובנו לבתים שלנו, למדינה שלנו. אנחנו ננצח. עם ישראל חי וקיים.

תודה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, לפני כמה שעות, כשהגענו לכנסת, הגענו לוועדת כספים היום, תוך כדי הישיבה נכנסו לאולם הורי החטופים, משפחות החטופים. זה היה אירוע מאוד מאוד קשה. הכאב שפרץ מליבם, מהעיניים שלהם, זו לא שנאה, זה כאב. זה כאב כל כך גדול, שזה נכנס לי ולחברים שלי שהיו באולם באותם רגעים עמוק עמוק פנימה. זו פעם ראשונה בכנסת ישראל שבה ישבתי וירדו לי דמעות מהעיניים. ישבתי שם חסר אונים ושמעתי את הכאב ואת הצעקות של המשפחות, ותוך כדי הרגשתי שאני רואה את הבת שלי נמצאת מתחת לאדמה בעזה. הרגשתי שאני חלק מאותו אירוע, שלא נוגע לי באופן אישי, הוא נוגע לי כחבר הכנסת. אין לי משפחה שם, אבל באותם רגעים הרגשתי שאני חלק מהמשפחה הזאת. בימים האחרונים, וכבר בשבועות האחרונים, אני שומע בשיח הציבורי כל מיני דעות של אנשים, גם מהממשלה, על שמשפחות של החטופים גורמות נזק בזה שהן מביעות את הצער שלהן, את הכעס שלהן. שהם צועקים, שהם מגיעים ולפעמים גם עוצרים כבישים ועוצרים את הנוחות שלנו. אבל אם הם לא יעשו את זה,

אני מחבק את אותן משפחות, ואני רוצה להגיד משהו כחבר כנסת, יושבים פה גם אנשים מהמשפחות האלה: לפעמים אתם פונים אלינו וגם צועקים עלינו, ואנחנו מרגישים חסרי אונים, כי אנחנו באמת חסרי אונים. אנחנו לא נמצאים במקום שאותן החלטות מתקבלות. יש מספר מצומצם של אנשים שמקבלים את ההחלטות. אז לאותם אנשים שיושבים שם: אני בטוח שאין בן אדם שלא רוצה להחזיר את אותם חטופים, אין בן אדם, גם לא בקבינט, שחושב שאותם חטופים לא צריכים לחזור, אבל עדיין האמפתיה, ההקשבה והגישה לאותן משפחות חייבת להיות הרבה יותר חמה, קבועה, יום-יומית. אותן משפחות חטופים חייבות לשמוע כל הזמן עדכונים, ואת האמת על מה שנעשה בשטח, כי ההרגשה שלהם לא כזאת. אז נותר לי רק לחבק את המשפחות ולהגיד להן שאנחנו אוהבים אותן.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת נאור שירי,

שלוש שניות תוספת על הורדת הפודיום. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תודה רבה. השרה מאי גולן ציינה בתחילת דבריה, כשדיברת על האי-אמון, אמרת: באיזו מדינה בעולם מגישים הצעת אי-אמון בזמן מלחמה?

לא, כדי שלא תעלי לפה ואחרי זה תגידי: הוא אמר. באיזו מדינה בעולם, אז זו שאלה באמת טובה, וזה גרם לי לחשוב על איזו מדינה אנחנו ובאיזו מדינה בעולם, וככה לעשות השוואה. נגיד, באיזו מדינה בעולם, מדינה בגודל של עיר, יש בה 38 שרים? באיזו מדינה בעולם אנשים לא גומרים את החודש וחיילים מגיעים לוועדת הכספים ואומרים שאין להם סימילאק לתינוקות שלהם, ואתם משנים שמות של משרדים? חבריי חברי הכנסת, לשנות שם של משרד עולה כסף, כמה מיליוני שקלים אפילו, אבל פה עושים את זה כאילו כלום. בכינונה של הממשלה התחלנו עם הנגב והגליל. היה משרד הנגב והגליל, אבל היה נורא נורא חשוב להוסיף לו "והחוסן הלאומי". ועכשיו אי-אפשר להסתפק במשרד לשוויון חברתי, אלא צריך להוסיף לו "לשוויון חברתי ומעמד האישה". אתה יודע שאתה משקר, תן לעצמך נזיפה, אני ממש לא משקר. תבדקי אותי ותראי כמה עולה להחליף שם של משרד.

באיזו עוד מדינה בעולם יש ראש ממשלה שמנהל את המדינה תחת, 8 מיליון עולה להחליף שם של משרד. כמה? 8 מיליון?

אני יודע על 4-3 מיליון שקלים, אבל תאמיני לי, אז אני יכולה להגיד לך, שאותו חייל מילואימניק שהגיע לוועדת הכספים, כמה אלפי שקלים. והתלונן שאין לו סימילאק במקרר, גם מיליון שקלים היו עוזרים לו. מעיין הליצנית שהגיעה ולא היה לה כסף והיא מסיימת את הפנסיה של ההורים שלה, גם לה היה עוזרים מיליוני השקלים האלה. באיזו עוד מדינה בעולם, אתה פשוט שקרן.

באיזו עוד מדינה בעולם עם הספר מקצץ בתקציב המדינה לספריות העירוניות? באיזו עוד מדינה בעולם מקצצים בחינוך? יש גם מלחמה, באיזו עוד מדינה בעולם הממשלה מחוקקת חוקים ועוברת על החוקים שהיא מחוקקת, ואין לאף אחד מה לעשות עם זה? אתמול או שלשום הייתם אמורים להניח את תקציב המדינה, אבל ממשלת ישראל מחוקקת חוק ועוברת עליו. באיזו עוד מדינה בעולם ממנים ראש ממשלה בניגוד לחוק שאותו חוקקתם, חוק הנבצרות, ואז מכנסים את ועדת הכנסת להכשיר את אותו מינוי בדיעבד? באיזו עוד מדינה בעולם חבלי ארץ שלמים נמחקים ומפונים מביתם בלי שום עתיד? באיזו עוד מדינה בעולם אזרחים הם מספיק טובים להילחם בשבילה, למות בשדה הקרב, אבל לא להיות מחוברים לחשמל בשנת 2024?

אז באיזו מדינה בעולם, אתם שואלים? ברפובליקת הבננות שאתם מנהלים בשלושת העשורים האחרונים. זו המדינה שאנחנו חיים בה. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. שלא קיימים בשום מקום בעולם. אתה לא מתייחס לזה שיש פה מדינה במלחמה, שכלל התקציב שלה הולך למשרד הביטחון. אתה מתעלם מהעובדה כשאתה אומר פה נתונים שלא קשורים בכלל למציאות. כמה עולה להחליף שם של משרד? כמה עולה?

במשרד שלי זה מסתכם בכמה אלפי שקלים. שמעת מה אמרתי עכשיו? את השקרים שלך, לקחת מחלקה,

עשית את זה משרד ממשלתי. יש כאן ארבעה שרים שאין להם, סליחה, סליחה, המליאה רוצה לשמוע את חברת הכנסת וולדיגר. כבוד השרה. כבוד השרה. שקרים, שקרים, שקרים. גברתי השרה, גברתי השרה, ברשותך, המליאה רוצה לשמוע את חברת הכנסת וולדיגר. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. להשתמש בכלי החשוב הזה של דוכן הכנסת ולומר שקרים,

כבוד השרה, חברי כנסת נכבדים, סעיף 1 לחוק השבות קובע כי כל יהודי זכאי לעלות ארצה. בדברי ההסבר לחוק תיאר ראש הממשלה דאז דוד בן-גוריון את מהותו של החוק השבות כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף הזה: חוק השבות, כך כותב בן-גוריון, הוא העיקרון הממלכתי אשר בכוחו הוקמה מדינת ישראל. זכותו ההיסטורית של כל יהודי באשר הוא לשוב ולהתיישב בישראל. כך נקבע גם בבג"ץ נטליה דהן ואחרים נגד שר הפנים, שניתן ממש מזמן, כי חוק השבות הוא חוק-יסוד-על המכונן את ערכי היסוד של מדינת ישראל, ובהם ששערי הארץ פתוחים לרווחה לכל יהודי החפץ להשתקע בה.

הפגיעה בזכות הזו של כל יהודי להשתקע בארץ ישראל יכולה להיעשות רק על ידי הסמכה מפורשת בחוק.

סעיף 2(ב) לחוק קובע סייגים לזכותו הטבעית של היהודי לעלות לארץ ישראל, והוא כולל שלושה סייגים שלפיהם יוכל שר הפנים למנוע את הגעתו והתיישבותו של היהודי בארצו: מי שפועל נגד העם היהודי, מי שעלול לסכן את בריאות הציבור או את ביטחון המדינה ואדם בעל עבר פלילי המסכן את שלום הציבור. אז על מי חלים הסייגים הללו? האם מישהו שיש לו דיכאון חורף לא יוכל לעלות לארץ ישראל? האם שר הפנים יגיד לו: לא, אתה לא יכול? האם מישהו שיש לו חרדת נטישה, אני שואלת אתכם, מישהו שיש לו חרדה לא יוכל לעלות לארץ ישראל? מי שיש לו אפילו מאניה-דפרסיה, מצבי רוח משתנים, לא יוכל לעלות לארץ ישראל? הם מסכנים את בריאות הציבור? מסתבר, כבוד היושב-ראש, שכן. היום מדינת ישראל לא מאפשרת, ואם היא כבר מאפשרת, היא מקשה, עד כדי בלתי אפשרי, לאנשים שמתמודדים עם קשיים נפשיים, למרות, סליחה, יש דיון בוועדות על הדבר הזה? אני מקווה מאוד שזה יתוקן, אחרי ששלוש שנים אני נאבקת על טופס ששם בן אדם שמגיע לארץ ישראל על פי חוק השבות צריך לסמן אם הוא מתמודד עם מחלה נפשית, ואם כן, לא נותנים לו לעלות לארץ. זו פשוט שערורייה שאין כדוגמתה. אז אני שואל, היה דיון או שיהיה דיון? לא, לא היה דיון בדבר הזה. כן היו דיונים אצל השרה הקודמת, היו דיונים אצל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה.

כנראה שהיו שם אנשים עם הרבה סטיגמה ודעות קדומות. הפעם אני מקווה שנצליח לשנות את זה. כן, גם השר וגם המנכ"ל של הרשות, אייל היקר מאוד, שהבטיח לי הפעם שהוא יטפל בזה. אבל נכון לרגע הזה, ממש הרגע התקשרה אליי מישהי בוכייה, בוכייה, שלא נותנים לה לעלות. היא נמצאת בארץ על אגרת תייר, היא יהודייה, ומקשים עליה ומקשים עליה, ומשפילים אותה ומעבירים אותה עוד דיון ועוד דיון, ולא נותנים לה לעלות לארץ. אומרים לה: לא, את לא זכאית. אז אני מאוד מקווה שהעניין הזה ייפתר, אבל אני חייבת לומר פה,

הוא ייפתר גם ברמה הספציפית של אותה בחורה שהגיעה אליי היום, אבל הוא אמור להיפתר ברמה המדינית הרוחבית. לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל 2024 חיה עם סטיגמות ועושה סלקציה של יהודים בכניסה לארץ ישראל.

הלוואי שתצליחי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה, שלוש דקות לרשותך, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב בראש.

כנראה שאני מצמצתי לרגע ואולי אני פספסתי, אולי אני חיה באיזו מציאות מדומה, אולי דמיינתי, אבל נראה לי שהשרה סטרוק, לא עלינו, לא מצליחה לסגור את החודש.

ככה היא מספרת לנו.

אני מכירה שרים שלא גומרים את החודש, הוריהם תומכים בהם. אוי אוי אוי, מה יעשו השרים שלנו? המשכורת שלהם, של 53,000 שקלים, לא מספיקה להם לגמור את החודש. באמת רחמים. נראה לי שהיא גם מאמינה בלב שלם שהיא מעלה את הנושא והדרישה הכי חשובים עכשיו, באמצע המלחמה צריך להעלות את השכר של השרים. זה מה שחשוב. אין לנו מילואימניקים שיחזרו הביתה ולא תהיה להם עבודה, אין לנו מילואימניקים שהעסקים שלהם נגמרו, אין לנו מפונים שהם פושטי יד. אתמול ביקרתי בקיבוץ ניר עוז ופגשתי שם את ירון, גיבור ישראל, שהגן על המשפחה שלו עם אקדח ושתי מחסניות, נלחם במחבלים, ספג שלושה רימונים וחילץ את המשפחה שלו לבד מהתופת הפסיכית, והוא מספר לי שהוא פושט יד. הוא פושט יד, נעלם לו הכבוד העצמי, כי הוא לא מצליח כרגע להתקיים. אבל המשרד של השרה אורית סטרוק, המשרד המומצא לענייני כלום ושום דבר, שמקבל מאות מיליונים וכל שבוע מוסיפים לו עוד מאות מיליונים,

המשרד הזה זקוק לעוד כסף. אז אני מציעה לשרה סטרוק להתעורר מהחלום המדומה שלה ולהקשיב קצת לאמת ולמציאות של קואליציה שיותר מחצי מההרכב שלה בזמן מלחמה מתפקד כשרים, סגני שרים, שרים ללא תיק, שרים ומשרדים מומצאים לענייני כלום ושום דבר: שר אוצר שממנה לנו מנכ"ל למרכז השליטה האזרחי, שמתפטר כי לדבריו לא קיבל כלים וסמכויות רלוונטיות, ושר אוצר שלא עונה לציבור בשקיפות על התאמות בשווי של לא פחות מ-20 מיליארד שקלים. שר אוצר כושל, בדיוק כמו כל הממשלה הזאת, ראש ממשלה שמנהל מדינה שקורה בה המחדל הביטחוני הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהממשלה שלו קרסה ברגעים הכי קריטיים של המדינה ושמי שמילא את מקומה זו החברה האזרחית. ראש ממשלה שלא לוקח אחריות, שעסוק בזמן מלחמה בהכפשה של עיתונאים ואולפנים ובקמפיין פוליטי של היום שאחרי,

זה ראש ממשלה שלא צריך להיות ראש ממשלה.

תודה רבה. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להמשיך את האי-אמון שהגישה סיעת העבודה בסעיף הקודם. מ-7 באוקטובר נמנענו מהגשת אי-אמון בממשלה הזאת, למרות שאלוהים יודעת עד כמה מגיע לה אי-אמון. נמנענו מהצעד האופוזיציוני הזה, אבל כבר 108 ימים שאנחנו רואות ורואים שהממשלה הזאת מתעסקת בכול, בהדחת הדובר הלאומי, בהעברה של תקציב מושחת, בהעברות משרדים, החלפת שמות, בלבולי מוח, בהדלפות מביכות, מביכות, מהקבינט, בכול, רק לא בהשבת כל החטופות והחטופים שלנו. לכן העלינו כאן להצבעה אי-אמון נגד ממשלה מופקרת, שכבר 108 ימים מזניחה את בנותיה ובניה בשבי חמאס. צריך להגיד שהאמון נשבר כבר ב-7 באוקטובר, אבל מאז הוא נשבר כל יום מחדש. הרי היינו בטוחות ובטוחים, אזרחיות ואזרחי ישראל, שהמדינה תעשה הכול, אבל הכול, כדי להחזיר אזרחיות ואזרחים ישראלים. הרי החיילים עושים הכול כדי להגן עלינו, אז ברור שהמדינה תעשה הכול כדי להחזיר אותם. ברור שאם קורה הדבר הנורא, הבלתי-סביר והלא-ייאמן, שבאים וחוטפים אותך מהבית שלך, המדינה תעשה הכול כדי להחזיר אותך. אלא שהממשלה הזו שוברת כל יום מחדש את האמון הזה. הקואליציה והממשלה החליטו להיעדר מהדיון בהצעת האי-אמון.

הם מפחדים. ביבי בורח, בורח מאחריות. נניח שהם היו באים לדיון הזה, מה הם היו אומרים? את מה שאמר שר האוצר המהולל סמוטריץ' היום בסיעה שלו, שגנץ ואיזנקוט משקרים? שבכלל אין סיכוי לעסקה? זה סמוטריץ', שבכלל לא נמצא בקבינט המלחמה, ושראש הממשלה שלו עושה הכול כדי שהוא לא יהיה בקבינט המלחמה הזה? אולי הם היו אומרים את מה שאמר בן גביר בישיבת הסיעה שלו, המשפט הוא: אם לא תהיה מלחמה לא תהיה ממשלה. בשביל להחזיר את החטופות והחטופים שלנו צריך להיות מוכנים גם להפסיק את המלחמה. אי-אפשר להמשיך למלמל: החטופים הם המטרה העליונה, אי-אפשר להמשיך לשקר את מה שאמר נתניהו אמש: "רק ניצחון מוחלט יבטיח את חיסול חמאס והחזרת כל חטופינו". ייקח הרבה מאוד זמן למוטט את חמאס. זמן שאין לחטופינו. אין להם זמן. לנו אין זמן להמשיך להעמיד אותם יום אחרי יום בסכנת חיים מוחשית, ברורה ומיידית. אלא שלביבי, כידוע, הכי חשוב הוא שתהיה ממשלה. וכמו שאמר את זה בן גביר במילים מאוד מפורשות: אם לא תהיה מלחמה לא תהיה ממשלה. בואו, שלא נבין לא נכון, אני הראשונה שדורשת את מיטוט החמאס. זה עשור שאני דורשת את חיסול חמאס, עשור שאני צועקת ומתריעה מפני הסכנה האדירה שחמאס מהווה כל השנים, כשנתניהו העביר להם מזוודות של דולרים לבניית משגרים ומנהרות. אז עכשיו, כשהם מחזיקים 136 אזרחיות ואזרחים, עכשיו נתניהו פתאום הבין שצריך לחסל את חמאס?

משפט אחרון, אדוני. לחסל את חמאס ייקח זמן, הרבה זמן. מדינה ריבונית יכולה להחליט על לוחות הזמנים שלה. מדינה שדואגת לאזרחיות והאזרחים שלה צריכה להגיד באופן ברור: קודם להחזיר את החטופות והחטופים, ואז לחסל את חמאס. חטופות וחטופים תחילה.

גברתי השרה רוצה לסכם?

גברתי השרה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת שלא הייתי רוצה, אולי זו הפעם הראשונה שלא הייתי רוצה לעלות אחרי המופע המביש הזה של אופוזיציה חסרת אחריות, שבזמן מלחמה וקרבות עקובים מדם, בזמן שאנחנו כואבים את כל העולם ומלואו שאיבדנו, בזמן שעוד עכשיו, ברגעים אלו, יש קרבות קשים, כשכל מה שאנחנו צריכים זה רק להתפלל לשלומם של החיילים והחיילות שלנו שיחזרו לשלום, בעזרת השם, אתם מתעסקים בהצעת אי-אמון. בושה לכם. אם יהיה עוד זמן, אני אדבר. אבל בינתיים אני אקרא תפילה לשלום חיילי צה"ל, שבעזרת השם יחזרו לשלום בריאים ושלמים במהרה: "מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן ה' את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יַדְבֵּר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב: 'כי ה' אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם'. ונאמר אמן".

אמן. עכשיו, מכיוון שיש לי קצת זמן עד שנתחיל את ההצבעה, ודובר הרבה היום על המשרדים, אז באמת יושבות פה לוחמות פמיניזם כאלה ואחרות, שבמשך שנים מדברות על זכויות נשים וקידום מעמד של נשים, אבל מה לעשות, כשהגיעה שרה מהמילייה הלא-נכון, מהצבע הלא-נכון, מהשכונה הלא-נכונה, מהצד הלא-נכון של המפה הפוליטית, פתאום זה לא טוב שיהיו לרשות לקידום מעמד האישה פי שישה יותר מהתקציבים שהיו להם, זה לא טוב שיקדמו עוד נשים, שהן לא רק מכיכר רבין עד כיכר הבימה, אלא גם נשים מסורתיות, מזרחיות, חרדיות, מתיישבות, רחמנא ליצלן, עוד נשים מכל מיני מקומות.

כל מה שיש להם הוא לדבר על זה שרציתי שיתווסף השם "קידום מעמד האישה" למשרד לשוויון חברתי. אז בואו אני אבהיר לכם את זה קצת, שזה יסבר לכם את האוזן. אולי הפמיניזם שבכן, שאתן מדברות בשמו כל השנים האחרונות, יחלחל כלפי חוץ ויזכיר לכן מי אתן ולמה באמת התחלתן להילחם. אז כשאני קיבלתי את המשרד לקידום מעמד האישה, וכשאני,

אני לא עונה לך על שאלות.

לא עונה לך, חברת הכנסת מרב מיכאלי. תיזכרי למה את פמיניסטית, ואז אני אולי אענה לך על שאלות.

כשאני קיבלתי את המשרד לקידום מעמד האישה, באמת שלא יכולתי שלא להיות מופתעת מכלל הצביעות של נשים כגון חברת הכנסת מרב מיכאלי.

תגידי דבר אחד שאני אמרתי לך.

אישה פמיניסטית דגולה וחזקה שכמותך, מה עוד יש לך להגיד לי? את לא אותה אחת שרק היום בבוקר, כשדיברה בגלי צה"ל על הצעת האי-אמון שלה, אמרה שאין מי שייצג אותה כי את עצמך לא יכולה לייצג את המפלגה שלך? אז אם אני שקרנית, בואי תספרי לי איך התאכזרת לנשים בלשכה שלך בשנים האחרונות. בואי תספרי לי מה את עשית למען נשים, מלבד לדבר בלשון נקבה, איך עזרת לנשים שהן לא מהמפה הפוליטית שלך, לא מהעדה שלך, מהשכונה שלך. עלובת נפש. "עלובת נפש" את יכולה להגיד עוד הרבה פעמים.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, הפמיניסטית הדגולה, קוראת לשרה במדינת ישראל, שהגיעה בעשר אצבעות למה שהיא הגיעה, לא בזכותך,

פריימריז במפלגה שלך לא היית עוברת. מה זה, את רואה, חברת הכנסת גוטליב? פמיניזם לתפארת מדינת ישראל. באמת, לא יכול להיות שאנחנו נדבר ככה אחד לשני.

להתעלם זה קשה. אבל אני שמחה שאת מושלכת לפח האשפה הפוליטי של ההיסטוריה, ולעולם לא נשמע את הצביעות מגרונך.

עכשיו אני רוצה להסביר לכם, כשאני קיבלתי את המשרד לקידום מעמד האישה, הבטחתי לעצמי דבר אחד מאוד פשוט: הבטחתי שחברות כנסת שאני אישית רואה בהן דמויות להשראה, כמו חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שאני מסתכלת עליה עכשיו, יהיו גם הן. גם הן מייצגות נשים היום בפקטור הזה שנקרא ייצוג מעמד האישה, קידום מעמד האישה. אבל מה עשו? לימור יקרה שלי, מה הם עשו מייד כשאנחנו העזנו להגיש חוק? הם השתוללו ואמרו שאנחנו לוקחים רשות עצמאית והופכים אותה לפוליטית, כשכל מה שעשינו הוא להביא לה תקציבים. הבאנו מנכ"לית, הבאנו תוכניות למען נערות בסיכון, הבאנו תוכניות למען מפונות, הבאנו תוכניות למען קידום נשים בכלל הקהילות, קידום היועצות לקידום מעמד האישה בכלל הערים בלי הבדל דת, גזע ומין, בלי שיוך פוליטי, בלי שום דבר כזה או אחר. אבל מה אמרו לנו, לימור? אמרו לנו שאנחנו עושים פוליטיקה קטנה.

אבל אנחנו עשינו דברים יפים. ברוך השם, זכינו. וכשפרצה ונכפתה עלינו המלחמה הנוראית, האיומה והמקוללת הזו, לא הלכנו שבי אחרי הקונספט השקרי, הדמגוגי והפופוליסטי של המשרדים המיותרים. ואני רוצה להגיד לכם פה במאמר מוסגר: לא משנה כמה תמשיכו להגיד את זה, יש לנו שרים טובים, איכותיים. כל אחד במשרדו פועל למען הנשים במלחמה הזאת, וגם אנחנו הסבנו את כלל התוכניות התקציביות שלנו במשרד למען קידום נשים באשר הן בזמן מלחמה. ועכשיו, כשבאמת רצינו לעשות משהו טוב, לחסוך עלויות, להחזיר את הרשות למשרד לשוויון חברתי,

אני עומדת כאן ואומרת לכם שלא משנה אם אני אעמוד בראשותו, אני קוראת לכל ממשלה באשר היא שתהיה, בין אם זאת תהיה הממשלה שלנו ובין אם זאת תהיה ממשלה אחרת, להקים משרד לקידום מעמד האישה. הנשים בישראל הן מעל 51% מהאוכלוסייה הישראלית. חשוב שיהיה מי שידאג להן, לצרכים שלהן, ישמע את הקול שלהן, של כלל הנשים מצפון עד דרום, מדן ועד אילת. עוד פעם אני חוזרת: לא המילייה של מרב מיכאלי, כלל הנשים במדינת ישראל. זה בסדר להגיד את זה, זו כבר לא בושה. כשאני גדלתי כבת לאם חד-הורית בדרום תל אביב, אני לא הכרתי את המושג העצמה נשית, לא ידעתי מה זה אומר.

בתיקון אמיתי שעשיתי במשרד הזה זכיתי לגעת בכל כך הרבה נערות בסיכון שהיו כמוני, שלקחו להן אפילו את הזכות הבסיסית לחלום, את הזכות הבסיסית לדעת מה מותר להן, מה מגיע להן, למה הן יכולות לשאוף, מה הן יכולות לקבל. זה מה שהצלחנו לעשות במשרד לקידום מעמד האישה. ולך אני אומרת, חבר הכנסת נאור שירי, שהסיבה היחידה שצירפתי את המילים "לקידום מעמד האישה" למשרד לשוויון חברתי היא כדי שיהיה ברור שהמשרד הזה ממש יחרות על דגלו להמשיך להתעסק בקידום נשים, שלא יצומצם התקציב שלו. ואני מעדכנת אותך, חבר הכנסת שירי, ואני גם אוכיח לך את זה, עלות שינוי התקציב בשם לא תעלה על כמה אלפי שקלים,

עכשיו, למה לשקר? אבל זה חלק מהפייק ניוז שלכם. אני אסיים בזה שנאחל, בעזרת השם, ניצחון מוחץ שלנו על החמאס, על הטרור, החזרת כלל החטופים והחטופות,

ניצחון של החיילים הקדושים והגיבורים שלנו. בעזרת השם, נעשה ונצליח.

תודה רבה, גברתי השרה. חברי הכנסת הנכבדים, נקיים שלוש הצבעות. אני חוזר: נקיים שלוש הצבעות נפרדות על החלטות הממשלה. תחילה נצביע על החלטת הממשלה להעביר לשר לשוויון חברתי את הסמכויות הנתונות לשרה לקידום מעמד האישה, על פי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח 1998, בהתאם לסעיף 31(ב)

וכן החלטת הממשלה להעביר לשרה לשוויון חברתי את הסמכויות הנתונות לשר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 1989,

לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה. הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר הנגב,

47 בעד, 29 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי החלטת הממשלה אושרה. חברי הכנסת הנכבדים, נעבור עכשיו להצבעה על החלטת הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים ולמנות את השרה מאי גולן לתפקיד השרה לשוויון חברתי במקום השר עמיחי שיקלי, אשר ימשיך לכהן כשר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד:

47 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם החלטה זו אושרה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על החלטת הממשלה לבטל את המשרד לקידום מעמד האישה, בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, ולצד זאת, הודעת הממשלה בדבר החלטתה לשנות את שם המשרד לשוויון חברתי כך שייקרא מעתה המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. הצבעה. הודעת הממשלה על ביטול המשרד לקידום מעמד האישה ושינוי שם המשרד נתקבלה. 48 בעד, 29 נגד. אני קובע כי החלטת הממשלה אושרה. חברי הכנסת, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני מבקש לתת לחברת הכנסת מרב מיכאלי הודעה אישית אחרי ששמה הוזכר לגנאי קודם.

תודה, אדוני. אני חייבת להגיד לכם משהו: כשהממשלה הזאת הקימה את המשרד המומצא לקידום מעמד האישה, תוך כדי שהיא מבטלת את הרשות לקידום מעמד האישה, מהלך שאני התנגדתי לו מאוד, ובצדק, משום שזאת הרשות היחידה שהייתה מופקדת בישראל על קידום שוויון לנשים, עדיין לא אמרתי מילה וחצי מילה נגד השרה מאי גולן ונגד מינויה לשרה לקידום מעמד האישה. מילה וחצי מילה. ואתם יודעות ויודעים למה? כי זה הפמיניזם שלי, וגם אם אין משהו טוב להגיד על מישהי, משתדלת מאוד מאוד לא להגיד עליה משהו רע. זה לא דחוף.

אם מישהי עושה משהו במסגרת תפקידה, לא משנה מהו תפקידה המקצועי, ואת מתנגדת למדיניות, למהלך, בסדר גמור. אבל זה בטח לא נגד האישיות, בטח לא תקיפה פוליטית על בסיס מגדרי. ולכן במשך כל השנה שבה השרה מאי גולן הייתה השרה לקידום מעמד האישה ולא עשתה דבר וחצי דבר לקידום מעמד האישה, אני לא אמרתי מילה וחצי מילה רעה נגדך או נגד משרדך אף לא פעם אחת. אני מפנה את כולכם וכולכן, אתם יכולים לעשות גוגל בכיף, אף מילה. אבל מה לעשות שבשנה שבה השרה מאי גולן הייתה השרה לקידום מעמד האישה, מצבן של נשים הורע במדינת ישראל בכל מדד?

ממש לאחרונה יצא מדד השוויון המגדרי, והוא מראה אחד לאחד איך הממשלה הזאת דפקה את הנשים במדינת ישראל בכל פרמטר, בכל תחום בחיים. עכשיו, במלחמה הארורה שקרתה במשמרת שלכם, נשים נאנסות, נפגעות, מופקרות, חטופות שאתם לא מחזירים, נשים של מילואימניקים כורעות תחת הנטל ומחזיקות את המדינה הזאת בלי שאתם דואגים להן למה שהן צריכות לקבל כדי לגדל את הילדות והילדים של המשרתים במילואים. ברוך השם, את הולכת לפח האשפה של ההיסטוריה הפוליטית,

את מעיזה לעמוד כאן ולהלין עליי, שמעולם לא אמרתי מילה רעה נגדך. אז כן, את שקרנית, את שקרנית, כשאת אומרת את זה, זו גאווה, זו גאווה. ומעמד האישה, ברוך השם, לא צריך לסמוך על ממשלת ישראל בשביל לעשות את המאבקים שלו. לסמוך עליך. ברוך השם, ברוך השם שזכיתי לקבל מחמאות כאלה

זה אומר שעשיתי משהו טוב בחיים. תודה רבה.

העבודה. תציג את החלטת הממשלה השרה לשוויון

ברוך הוא וברוך שמו שזכיתי שאומרים עליי דברי בלע כאלה על ידי מרב מיכאלי. זה אומר באמת שעשיתי משהו טוב בחיי, משהו טוב בעבודה שלי. ברוך הוא וברוך שמו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הודעה על שם שינוי המשרד. אני מתכבדת להודיע כי הממשלה החליטה מעתה לקרוא למשרד לשוויון חברתי "המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה". בשונה מכאלה שרק מדברות בלשון נקבה שוב ושוב ושוב, אני החלטתי כי המהות של המשרד לקידום מעמד האישה, שעמדתי בראשותו בשנה האחרונה, שנתתי את כל ליבי ונשמתי לפעולות למען נשים,

מרב מיכאלי, כל ימייך לא תצליחי עוד לעשות.

אני לא אקרא לך עלובת נפש כמו שקראת לי. אני שמחה שזה יהיה הכתם המכוער שייזכר בהיסטוריה הפוליטית שלך, שברוך השם יורדת לפח האשפה של ההיסטוריה הפוליטית במדינת ישראל, כי אנחנו רואים שגם המצביעים שלך לא רוצים להצביע לך. ואני רוצה לומר שהתעקשתי על כך שהמשרד לשוויון חברתי ייקרא גם המשרד לקידום מעמד האישה, כדי שיהיה ברור לכולם שהמשרד הזה כאן כדי להישאר, בין שאני אעמוד בראשותו ובין שלא, שצריך לדאוג למעל 50% מהאוכלוסייה הישראלית עכשיו ובעתיד, ושמהות המשרד לשוויון חברתי יחרות על דגלו לדאוג לנשים באשר הן, בשונה מהפמיניזם המומצא שלך, מרב מיכאלי, שהציג מצג שווא עד היום על איך צריך לדאוג לנשים, איך צריך לקדם אותם, כשאתן כופות עליהן את אורחות החיים שלכן ולא מכבדות נשים שבוחרות חיים אחרים וזו הבחירה החופשית שלהן. לכן אני גאה היום. אני קודם כול רוצה להודות לחברותיי למשרד ולמנכ"לית שלי מירב שטרן, שבאמת עשתה עבודה מדהימה בשנה האחרונה. אני רוצה להודות לכלל העובדות שלי במשרד לקידום מעמד האישה, שימשיכו עכשיו, בעזרת השם, לעבוד גם במשרד לשוויון חברתי. אני רוצה להודות לחברותיי לכנסת, ובמיוחד לחברתי חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבאמת הלכה איתי יד ביד כדי להנגיש את המשרד הזה לעוד כל כך הרבה נשים שלא זכו, לא זכו לקבל את הזכות להגיד להן: בואו,

גם אנחנו רוצות להיות חלק מהדבר הזה, החזון המדהים שלנו על קהילות למען נשים בכל עיר ועיר, שנמשיך להוביל, ובעזרת השם, לכל המיעוטים שנמצאים בתוך המשרד הזה, לחברה הערבית, ללהט"בים, לוותיקים, לכל אותם מיעוטים שנמצאים בתוך המשרד הזה. וכמובן לנשים שאיתן נמשיך, נדאג ביתר שאת ובכל הכוח שיש לנו בלי שום שום משוא פנים. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, בכל הכוח.

תודה רבה. לפני שאנחנו נעבור לדיון האישי, הודעה ממזכירות הכנסת. רשימת הדוברים נעולה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96(ה) לתקנון הכנסת, ביקשה חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר לחזור ולהיות מציעה של הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, הסדרת העיסוק בפודולוגיה), התשפ"ג 2022, פ/918/25.

תודה רבה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חברת הכנסת טלי גוטליב,

שלוש

תסלחו לי על הבוטות. כמה טמטום ורפיון שכל צריכים להיות לנבחרי ציבור, באמת תסלחו לי, לנבחרי ציבור שעומדים כאן על הבמה ואומרים שהמשך הלחימה זה אינטרס אישי של נתניהו. צריך להיות ברפיון שכל מוחלט. אז בואו נעשה סדר, ואני פשוט אדגים לכם מה קורה במלחמה הזאת. ב-7 באוקטובר באה עלינו תופת שלא ידענו, כי היינו בהערכת חסר של האויב. נכנסו לתוך שטחי מדינת ישראל 3,000 מחבלים, והתעללו, ואנסו, וכרתו איברים, ורצחו, וטבחו בנו, ולקחו מאיתנו את החוסן, את הגאווה, את הביטחון ואת הריבונות. נכנסנו למלחמה בעל כורחנו מול ארגון טרור מרצח. אם נדמה לכם שהמלחמה הזאת נמשכת כי ראש הממשלה מחליט, אז אני יכולה לומר לכם, כמי שמשתמשת בחסינות שלה כחברה בוועדת חוץ וביטחון: דפ"עות המלחמה נעשות על ידי צמרת הצבא, מובאות לקבינט להחלטה. ראיתי מה קרה, שעכשיו אנחנו ככה קצת זזנו אחורה, הזזנו כוחות מצפון הרצועה. מה קרה, נגמרה המלחמה? מה קרה, האויב הרים ידיים? מה קרה, האויב נכנע? מה קרה, האויב החזיר חטופים?

האויב המרצח, עם כוח אדיר, מרים את ראשו המכוער והאלים בצפון הרצועה, יורה לעבר כוחותינו ויורה לעבר מדינת ישראל. אז עם כל הכבוד, המלחמה לא רק חייבת להימשך, היא מלחמת קיום של להיות או לחדול. אני שומעת כאן חברי כנסת באמת זה בורות וטמטום גם יחד לחשוב שמישהו ממשיך את הלחימה כי בא לו. אני לא איכנס בכלל לטיעון ההזוי של אינטרס אישי בגלל המשפט של נתניהו.

אחרי המלחמה אני אדגים לכם מה זה רדיפה פוליטית. ואי-אפשר לחשוד בי שאני מגינה פה על מישהו מהממשלה או לא מסוגלת להעביר עליהם ביקורת. מסוגלת לגמרי. אבל מה שאני רוצה לומר כאן לחברי הכנסת על חוסר האחריות שלכם לחברה הישראלית ועל חוסר האחריות שלכם לביטחון מדינת ישראל ועל חוסר האחריות שלכם לחטופים, כי במקום שיהיה לכם את האומץ לומר למשפחות החטופים היקרות: רבותיי, אתם צריכים להיות בשקט, על כל קריאת "עכשיו" זה מתעכב עוד ועוד, על כל צעקת "עכשיו" העסקה לא מתממשת. אין לנו כאן שום עסקה על הפרק כשכל אחד פה מעז לצעוק "עכשיו", "עסקה עכשיו". כל צעקה של חבר כנסת "עכשיו עסקה" מרחיקה את העסקה. מה נדמה לכם? איבדתם לגמרי את האחריות שלכם לחוסן החברה הישראלית, לגאווה של החברה הישראלית, אבל לביטחון? מילא כולם, אבל אנחנו כחברי כנסת, איך אתם מעיזים לומר פה, ולא משנה מה תהיה דעתכם הפוליטית? לא יכול להיות מצב כזה.

משפחות החטופים היקרות, אנחנו במלחמת קיום, ואני אומרת כאן שממשלת ישראל עושה ככל שרק אפשר להשבת החטופים. צעקות ה"עכשיו",

ההתפרצויות לישיבות הכנסת,

זה נשק לחמאס, זה דלק לחמאס, וזה מה שמפריע, מפריע ממש, לקידום עסקה לשחרור החטופים.

חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, סליחה, מבטל, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה. שרון ניר, חברת הכנסת שרון ניר, אז איפה היא? חברת הכנסת שרון ניר, המליאה רוצה לשמוע אותך. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זאב ז'בוטינסקי אמר פעם: רעה היא מלחמה, רעה ומאוסה, אבל האנשים במלחמה יפים לעיתים יותר מאשר בחיי היום-יום. הפער האדיר שקיים בין העוצמה והגבורה של הלוחמים בשטח לבין המנהיגות הכושלת הוא פער כל כך גדול, שהוא הופך את המלחמה הזאת לקשה כפליים. בזמן שצה"ל מנהל מלחמה עיקשת להשמדת תשתיות צבאיות, משמיד פיר-פיר, מחרטה-מחרטה, הדרג המדיני דווקא משקם את כוחו של החמאס ודואג להכניס יום-יום משאיות מזון, מים, קמח וכל טוב לעזה, כל זה בזמן שהחטופים שלנו עדיין לא קיבלו תרופות ואוכלים בקושי חצי פיתה ביום, כשהם מוחזקים בכלובים ומנהרות. הבוקר ראינו תמונות שבהן שוק ג'באליה שוקק חיים וחזר לשגרה, בזמן שעדיין אלפי אזרחים מפונים מבתיהם. אין אבסורד גדול יותר מכך שבצפון העברנו את הלחימה לשטחנו. ככה לא מנצחים במלחמה. בזמן שלוחמינו נלחמים בחזית, השרים בממשלה נלחמים אחד עם השני, מתעסקים במצביעים ובקולות, בזמן שהכוחות שלנו פועלים ימים כלילות בשדה הקרב, מגלים גבורה יוצאת דופן ומנהיגות מעוררת השראה, הדרגים הבכירים מתקשים לתאם מסיבת עיתונאים משותפת או להציג חזית אחידה, בזמן שהעם התגייס, התאחד, הותיר את מלחמות היהודים בצד, חברי הקבינט עסוקים בהשתלחויות חסרות רסן ברמטכ"ל. הממשלה בירושלים לא ראויה לעם ישראל. העם שלנו צמא למנהיגות חזקה. צמא למנהיגות אחראית, מובילה ואסרטיבית. העם שלנו צמא לכך שהאחרים למחדל ייקחו אחריות ויקבלו החלטות אמיצות. מנהיגות אחראית בזמן מלחמה היא לא אופציה,

העם צריך לשאוב השראה מהמנהיגים ולא ההפך. המשבר העמוק בין העם לדרג המדיני הולך ומעמיק. אני קוראת מכאן לדרג המדיני להתעשת. אנחנו במלחמה הכי קשה בהיסטוריה של מדינת ישראל. התחילו מלצופף שורות ביניכם ולטפל במשבר האמון בקבינט. קחו השראה מז'בוטינסקי ומבגין, מדברי בגין עם סיומה של פרשת אלטלנה: לא תהיה מלחמת אחים כל עוד האויב בשער. אי-אפשר לקרוא לאחדות בעם כשהמנהיגות מעודדת שסע ופילוג. תודה רבה. חבר הכנסת אוהד טל, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא. כבוד היושב-ראש, שוויון חברתי במדינת ישראל מעולם לא היה, אבל היה משרד בשם המשרד לשוויון חברתי. ישתבח שמו, גם המשרד הזה לא קיים כיום.

פירקו אותו, או ששייכו אותו, צר לי לאכזב אותך, ווליד. קיים, עומד וחזק. למשרד אחר. אוקיי. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. כל שינוי לטובה. לא כל שינוי לטובה. כנראה שהאמירה הזאת לא מדויקת. המשרד היה אחראי למה שנקרא הרשות לפיתוח היישובים הבדואיים, איך קראו לה? הרשות למה? הרשות להסדרה. הרשות להסדרת ההתיישבות, לא יודע. כל כך לא חשוב איך קראו לה, כי היא עשתה בדיוק את ההפך, היא עשתה את הכול כדי לא להסדיר את היישובים הלא-מוכרים בנגב. ומה עכשיו מציעים? מציעים להעביר את הרשות הזו, המיותרת, שצריך לפרק אותה לאלתר, וצריך שהממשלה, המשרדים, משרדי הממשלה ייקחו אחריות כל אחד בתחום שלו על היישובים הבדואיים, עכשיו מעבירים אותה למשרד שעוסק בתפוצות. אתם יודעים מה? יכול להיות שבעיניהם היישובים שעדיין לא מכירים בהם ומסרבים להכיר בהם הם תפוצות. יכול להיות שהם תפוצות, ועל כן גם מעבירים את הדבר הלא-רלוונטי הזה, שצריך לבטל אותו לאלתר, למשרד התפוצות.

אני אתמוך בך להגיש בקשה לממשלה המטורללת שלך,

לבטל את הרשות המגוחכת הזאת של הבדואים. של הבדואים?

כי היא רשות מיותרת, עוסקת בהשרשת הבעיה ולא בפתרונה. היא קיימת הרבה מאוד זמן, לא עזרה לאנשים, לא עזרה להכרה ביישובים. ולמה צריך מתווכים? למה היישובים בנגב צריכים מתווכים? למה יישובים, ערים, כפרים, אפילו כפרים לא מוכרים, למה צריכים מתווכים? למה לא מול המשרדים ישירות? מי צריך את הדבר הזה?

יש רשות שמטפלת בפליטים? פליטים בערבית זה

שאלת אותי מי מג'נונה? (אומר בערבית: אז הממשלה הזאת משוגעת.) אני לא מבינה. תודה רבה. מי שלא מטפל באזרחים שלו, מי שלא עוסק בפתרון הבעיות שלהם, מג'נון. חבר הכנסת טאהא, תודה רבה.

אבל לא במובן, מג'נון במובן שהוא עושה דברים לא נכונים. תודה רבה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, כבוד השרה, ייקח לך זמן ללמוד את מה שיש שם, אבל אנחנו רוצים לחסוך לך, באמת, אני לא שם. זה שיקלי. שהגוף הזה הוא מיותר לגמרי, ובמקום לקדם פתרונות ולתת לאנשים, לאזרחים של המדינה, לחיות בכבוד ביישובים שלהם, הם ממשיכים להיות (אומרת בערבית: פליטים במולדת שלהם.) ואל תגידי לי שאת לא מבינה ערבית. תתחילי ללמוד.

את רוצה להיות אחראית למשרד לשוויון חברתי וגם על האגף של מה שנקרא הפיתוח של החברה הבדואית. אני אומרת לך, מה שהם עושים זה רק אכיפה ורדיפה. במקום לתת פתרונות ריאליים, אמיתיים, שיאפשרו לילדים לגדול בצורה נורמלית, הם רודפים אחריהם ממקום למקום. לא מאפשרים, לא מספקים להם לא תשתיות, לא מים, לא בתי ספר, לא חינוך, לא תברואה, לא בריאות, כלום. ואני תוהה, מתי במקום הזה באמת אפשר לדבר על הדברים באמת, בלי כאילו להיות מואשם לא בפופוליזם ולא בדברים אחרים. כשרוצים לפנות גם לאנשים שלנו, (אומרת בערבית: לבני העם שלנו,) שיבינו על מה אנחנו מדברים, לא תקום כאן מהומה כל פעם. ולכן אני חושבת, שוב, שהממשלה הזאת לא מתכוונת לתת פתרונות לחברה הערבית בכללותה, ולא רק לחברה הבדואית. זה התחיל בכתובת הברורה של הקיצוצים בתקציבים לחברה הערבית והקיצוצים בתוכניות המיועדות לחברה הערבית. הם לא באים ממקום של נוחות ושל פריבילגיה אלא ממקום של לסגור קצת, להתחיל קצת, צעד אחד בכיוון של סגירת פערים ולא משהו אחר. אז נקווה שהמציאות הזאת תשתנה, ושהאנשים שמופקדים על המשרדים באמת יוכלו להתפנות לעבודה אמיתית ומקצועית שמקדמת בראש ובראשונה את האזרחים ואת החיים שלהם.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז,

חברת הכנסת נעמה לזימי,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, כבר דיברה,

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. קראתי בשם שלך? בבקשה. יש לך בחוק הבא? אני לא אהיה פה. בואו נסיים. כבר מאוחר. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. גברתי השרה רוצה לסכם אחר כך? לא. אין צורך לסכם. בפעם הבאה גם אנחנו נבקש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "באין חזון יִפָּרַע עם", אמר החכם מכל אדם בספר משלי. עם צריך חזון. עם חייב חזון. ללא חזון עם אינו יכול לשרוד ולהתפתח. ללא חזון לא ניתן לנצח מלחמה. שמירה על הקיים והסתתרות מאחורי גדרות זה בוודאי לא חזון, ובוודאי לא חזון אופטימי שנותן תקווה. חידוש ההתיישבות בחבל עזה, זה חזון. הגיע הזמן להגיד את המילים הללו. אנחנו רוצים ליישב את עזה ולהפוך אותה לחבל ארץ בשליטה יהודית, עם התיישבות יהודית מתפתחת וצומחת. אני מכירה את הפחד, את הספקות. יתרה מזאת, אפילו חבריי, שתומכים בשיבת ההתיישבות היהודית לחבל עזה, מפחדים לדבר על חיים יהודיים לגיטימיים בחבל הארץ הזה. בלי התיישבות אין ביטחון, וללא ביטחון תושבי עוטף עזה יסרבו לשוב לבתיהם. אני שומעת את שר הביטחון יואב גלנט ואת השר בני גנץ, שמדברים בגלוי על היום שאחרי המלחמה ואומרים לתושבי העוטף, ובכלל לכל אזרחי ישראל, שלא לשגות באשליות ולחשוב שהם יחיו בביטחון. טפטופים, כך הם קוראים לירי הרקטות, יישארו גם אחרי המלחמה. אני לא מוכנה לקבל מציאות כזאת. אף אחד לא היה מוכן לקבל מציאות כזאת של ירי טילים לעבר ביתו ומשפחתו. הקונספציה השגויה שלפיה אנחנו מצויים בחוסר ברירה וירי הטילים על תושבי העוטף הוא גזרת גורל, היא-היא בין היתר מה שהביא אותנו לאסון הנורא ב-7 באוקטובר. החזון של התיישבות יהודית בחבל עזה ועידוד הגירה של תושביה הערבים של עזה הוא שיניע את גלגלי הפתרון לבעיה הביטחונית בגבולה הדרומי של מדינת ישראל.

אני יודעת, חלקכם לא רואים כיצד הדבר יכול להתרחש בעיניים ריאליות, אותן עיניים ריאליות שלא יכלו לתפוס שהגדר שמגינה על עוטף עזה, שמצוידת במיטב הטכנולוגיה, יכולה להתמוטט בשנייה אחת. עידוד הגירה הוא רעיון שמתחיל לחלחל, וכיום גם חברי כנסת במפלגות השמאל אינם מתביישים בו. לא מדובר בטרנספר. את אויביי אני רוצה להרוג, לא לטרנספר, ובטח שלא לאפשר להם הגירה מרצון. אך עלינו לאפשר לכל עזתי חיים בכבוד במדינה שתסכים לקלוט אותו. רק כאשר נפעל לעודד הגירה של העזתים החוצה והגירה פנימה של היהודים, תוכל עזה להשתקם. וכמאמר הנביא ירמיהו, "כי הנה ימים באים נאום ה' ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר ה' וַהֲשִׁבֹתִים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה". תודה רבה. גברתי השרה, את לא רוצה לסכם.

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על החלטת הממשלה להעברת סמכות משר הכלכלה והתעשייה לשר העבודה. הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר הכלכלה והתעשייה לשר העבודה נתקבלה. בעד, 18, נגד, עשרה, אין נמנעים. אני קובע כי החלטת הממשלה על העברת סמכויות משר הכלכלה והתעשייה לשר העבודה אושרה. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום הוא הודעת הממשלה בדבר העברת שטחי פעולה.

ההודעה השרה מאי גולן, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. היום זה היום שלך. בבקשה, עשר דקות לרשותך, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ההודעה היא הודעת ממשלה על העברת שטחי פעולה מהמשרד לשוויון חברתי למשרד התפוצות והמאבק

בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-9(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבדת להודיע כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר מהמשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה למשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות את שטחי הפעולה של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ושל האגף הבכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב.

תודה רבה, גברתי השרה. לפני שאנחנו מתחילים עם הדוברים, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה כי ועדת העבודה והרווחה תדון בהצעות החוק האלה: 1. הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון) (אי-קיזוז ימי חופשה למתנדבים במסגרת כוחות הביטחון והצלה בשעת חירום), התשפ"ד 2023, פ/111/25, של חבר הכנסת אליהו ברוכי וקבוצת חברי הכנסת, 2. הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון) (תביעה נגד מפגע), התשפ"ג 2022, פ/585/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן. תודה רבה. רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת אלמוג כהן, אינו נוכח.

חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין את השר שלמה קרעי להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשעה זו, על פי השמועה, לוחמינו מחרפים את נפשם בדרום רצועת עזה כדי להשיג את המטרות שלנו: להשמיד את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה. מכאן כולנו נושאים תפילה לשלומם ולהצלחתם: שיחזרו עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק ממשלתית זו גובשה בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל, שבמהלכה אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים. נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מעל 150 מחבלים, ובנוגע לרובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כפי שאלו מוגדרות בסעיף 35ב לחוק סדר הדין הפלילי. במסגרת חקירתם של המחבלים הללו עלה צורך דחוף ומיידי בהתקנת תקנות לשעת חירום, שמטרתן הייתה להאריך את התקופה המקסימלית האפשרית לתקופות המעצר. התקנות חלות על מחבלים מחבל עזה שנתפסו בישראל ונעצרו החל ב-7 באוקטובר בגין מתקפת הטרור הרצחנית, וכן על עצורים מחבל עזה שנעצרו במהלך התמרון הקרקעי ואשר נחקרים בהתאם לדין הפלילי. התקנות קובעות מנגנון להארכת מעצרם של המעורבים באירועים אלו למשך פרקי זמן ארוכים מפרקי הזמן הקבועים בחוק המעצרים קודם להגשת כתב אישום, במטרה לתת מענה למאפיינים הייחודיים והחריגים של אירועי מתקפת הטרור שהחלה את מלחמת חרבות ברזל. במסגרת התקנות לשעת חירום ישנה התייחסות למתקפה כולה על זירותיה השונות כאל מכלול של חקירה עצומה אחת, חלף חקירה בשל העבירות הספציפיות המיוחסות לכל אחד מעצורים אלה. תקנות שעת החירום עתידות כעת לפקוע ביום 7 בפברואר 2024, קרי בתום שלושה חודשים ממועד התקנתן. בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, תוקפן של תקנות שעת חירום הוא עד שלושה חודשים, אלא אם כן הוארכו בחוק.

על מנת שיהיה אפשר לשמור על רצף המעצר ולהאריך את מעצר המחבלים הנתעבים לתקופות סטטוטוריות ממושכות, 45 ימים בכל פעם, וכן להמשיך ולהחזיקם במעצר עד תום הליכי החקירה הכוללים, מוצע להאריך את התוקף של תקנות שעת חירום בחוק עד ל-3 באפריל 2024, תוך כדי תיקונן בהתאם. המטרה היא לתת מספיק זמן לממשלה לגיבוש הסדר חוקי כולל ביחס לעצורים אלו. אדגיש כי חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור הרצחנית היא מורכבת וחריגה, ויש לה מאפיינים ייחודיים שטרם נודעו כמותם בישראל.

נדרש לקבוע הארכות מעצר ארוכות החריגות מאלו הנתונות בחוק המעצרים. החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב-ערך להמשך המלחמה. היא נסובה סביב עשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים, היקף גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים. מספר הקורבנות והעדים הוא עצום, ובהם אלפי פצועים המצויים במצב פיזי או נפשי קשה, שמקשה על גביית העדות. היקף הראיות הוא עצום, הן הראיות שכבר נתפסו והן הראיות שטרם הושגו. החקירה התנהלה בתחילתה תוך כדי לחימה קשה באזורים שבהם בוצעו הפשעים, כאשר חלק מהזירות הוכרזו כשטח צבאי סגור, וקשה היה להגיע אליהן לאיסוף ראיות. מאז מתנהלת החקירה במקביל למלחמה ולקרבות עזים בשטח עזה וכן תחת התקפות רב-זירתיות בעיקר באמצעות ירי מרחוק, שממשיכות בשטח המדינה. בהינתן היקף העצורים ומורכבות החקירה כמפורט לעיל, צפויה החקירה הפלילית לארוך פרק זמן ממושך ביותר. לצורך כך הוקם צוות חקירה ארצי מיוחד אשר פועל לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאיסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה. כתוצאה מכך נעשו מעצרים חריגים בכמות ובמורכבות של מפגעי אירועי 7 באוקטובר, ואליהם הצטרפה ומצטרפת מדי יום כמות לא מבוטלת של מעצרים בעקבות אירועי המלחמה בחבל עזה, הנמשכים גם בשעות אלו. נוסף לכך, הלחימה הנמשכת, החקירה המורכבת בכללותה וכן הצורך הברור בהבטחת האינטרס הלאומי שבשמירה על חיי אדם כמו גם בקידום החקירה, מספקים בפני גופי החקירה אתגרים חסרי תקדים. בשים לב למורכבות הרבה, כאמור, ברור מעל לכל ספק כי סדרי הדין הקבועים היום בחוק המעצרים לעניין החזקת עצורים בטרם הגשת כתב אישום נגדם, שנועדו לחקירות פליליות, אינם מתאימים לנסיבות ההמוניות ויוצאות הדופן של מתקפת הטרור הרצחנית, ונדרש הסדר חוקי אחר בנושא. אשר על כן, נוכח הצורך הביטחוני המובהק במעצרם של המחבלים, חיוני בעת הזו לאפשר את המשך הארכת מעצרם של המחבלים. מדובר בפרק זמן ארוך משמעותית מזה הקבוע בחוק הפלילי הרגיל, אולם גם בנסיבות יוצאות דופן וחריגות, שבהן הפגיעה האמורה מתחייבת לתכלית של הגנה על ביטחון המדינה ואף על חיי אדם. בהתאם לכך, מוצע כי החוק יעמוד בתוקף עד לתאריך 3 באפריל 2024. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לכבוד השר. ועתה ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עולה לכאן שר לפני כמה דקות שר שאך לפני כמה חודשים שלח את חיילי המילואים לעזאזל, שר שכינה את ראש הממשלה הקודם "נבל" ומעולם לא התנצל, שר שאמר על ממשלה "ממשלה מקוללת", לא הפסיק לקלל מעל הדוכן הזה, ומעולם לא מצא עוז בנפשו לבוא ולבקש סליחה. תודה רבה. תודה רבה. ועתה לדובר הבא, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. עם ישראל, בהמשך לנאום הקודם שלי על טמטום ורפיון שכל של חברי כנסת שחושבים שממשלה או ראש ממשלה ממשיך את המלחמה משיקולים אישיים, רציתי לומר לכם מה אמר השבוע חאלד משעל, חאלד משעל, מנהיג חמאס, השבוע. לא נגעתי, אז אני פשוט אומרת לכם את המילים שלו: "אנחנו" כך חאלד משעל, ככה.

נתחיל: "אנחנו מסרבים לקבל את זה, אנחנו מבקשים שחרור, היפטרות מהכיבוש. אנחנו רוצים עצמאות, את המדינה שלנו. זה האויב שלי, האויב הציוני, אני לא מעוניין בו. מבחינתי, עמדת חמאס" אני פשוט מקריאה לכם מילה במילה,

אין, זה מדהים, "מבחינתי, עמדת חמאס ועמדת הרוב המוחלט של העם הפלסטיני, בפרט לאחר 7 באוקטובר" תפתחו סוגריים, תודעת ניצחון של חמאס, "היא דחיית חלום ותקוות פלסטין מהנהר לים, מהצפון לדרום. הקונסנזוס הפלסטיני בכללותו מדבר על כך שאין לוותר על זכותנו על פלסטין מהנהר לים ומראש הנקרה עד לאילת או למפרץ עקבה. זאת זכותנו הפלסטינית. הקיום שלנו מודרני ועתיק יומין, בעוד שהישות הציונית הזמנית פקדה אותנו מאז 1948". עם ישראל הנכבד, אל תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם או להטעות אתכם מההגדרה העצמית שלנו. אנחנו במלחמה עם אתוס פלסטיני, האתוס הפלסטיני מבית היוצר של חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים, שהיה קצין אס.אס והקים מחנה השמדה בעמק יזרעאל. זה האתוס הפלסטיני. בזמן מלחמה, חאלד משעל, מנהיג חמאס, מעז לומר בדיוק את מה שהאתוס הפלסטיני, שמהנהר לים, לא שתי מדינות,

מדינה אחת, והיא פלסטין. אז אדון חאלד משעל ואויבינו כולם, אם זה האתוס הפלסטיני, בין הנהר לים יש מדינה אחת, והיא מדינת ישראל, מהצפון ועד הדרום מדינה אחת, והיא ישראל. ואני מזכירה פה לכל איזה חבר כנסת שמדבר על פתרון של שתי מדינות, עם מי אתם עושים את הפתרון הזה? עם עצמכם? בעוד שבזמן המלחמה ובפרט בזמן המלחמה האויב ומנהיגיו מדברים על מדינה אחת והיא פלסטין, תוך חידלון או חדלונה של הישות הציונית, כך מילותיו של חאלד משעל. אל תשכחו עם מי אנחנו מתמודדים, אל תשכחו את ההגדרה העצמית שלכם, אל תשכחו את המורשת, אל תשכחו מאיפה צמחתם ואת החובה שלכם לשמור על הגדרות המדינה הזו אל מול האויב המרצח, האכזרי, הפרימיטיבי והסדיסטי, ששואף לחדלונה של המדינה. תודה רבה. לפני הדובר הבא אני רוצה לומר כמה מילים. אני רוצה לחזק אנשים שנמצאים פה בבניין. לפעמים הם נתפסים כמובנים מאליהם, אבל הם בעבודתם חיוניים לעבודת הכנסת, אנשי משמר הכנסת וסדרני הכנסת, גברים ונשים שעומדים בחזית הייצוגית ודואגים להתנהלות תקינה לאורך שעות וימים במשכן הכנסת. היום הם נתקלו בסיטואציה מאתגרת, ואני רוצה לחזק אותם ולהודות להם על היחס הרגיש והעבודה היום-יומית כאן בכנסת. זו ההזדמנות גם לאחל רפואה שלמה למאבטח משמר הכנסת שנפצע בתקרית ולגבות אותם בעבודה היום-יומית המורכבת והקשה גם כשיש אירועים לא כל כך נעימים. אז תודה רבה לכם. ועתה לדובר הבא, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מוותר. מוותר, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אוהד טל, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף. מוותר.

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עולים לכאן חברות וחברי כנסת ומתחילים לדבר על השיח שמשמיעים מנהיגים פלסטינים על "מהנהר עד הים", ומסיימים את הנאום שלהם באמירה שהארץ הזו שייכת ליהודים מהנהר ועד הים. זאת אומרת, הם אומרים אותו דבר בשפה שלהם, בטרמינולוגיה משלהם. נכון, אבל זה אומר שמישהו מצדד בשליטת עם על עם אחר, ואז הוא מצדד בסבבים של לחימה וחוסר שלום, כי אין כזה דבר. יש עם בעולם שמסכים שעם אחר כובש אותו?

אנחנו דווקא משמיעים עמדה ברורה למדי: אנחנו לא מסכימים עם האמירות "מהנהר ועד הים", לא מהצד הפלסטיני ולא מהצד היהודי. אנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים. יש יוזמה ערבית שהניחו הסעודים. אדרבה, לחזור ליוזמה הערבית, ובאותה הזדמנות גם לעשות שלום עם סעודיה. אבל לעלות לדוכן כדי לדבר בגנות אנשים שמדברים על הארץ מהנהר ועד הים, ולסיים בזה שהם בעד אפרטהייד ושליטה בעם אחר, הרי זה דבר והיפוכו. זה דבר והיפוכו. אי-אפשר לעבוד מול העולם עם 1,100 ערכים צבועים. אז אם על ערכים, שידברו באמת על ערכים: שתי מדינות לשני עמים, ואז שתי המדינות עושות הסכם בכל התחומים, בתעסוקה, בהייטק, במדע, בתעופה, בכול. אין כיבוש, אין אפרטהייד, אין מרמור, יש חיים יותר טובים. תודה רבה. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

מבקשים לתת לך שתי דקות, ואני אתן לך שלוש דקות.

אני מעריך את זה. בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול אתכם שאלה: מה אתם רוצים לעשות בעזה? מה הממשלה הזאת, מה ראש הממשלה, מה הקבינט המצומצם, הקבינט המורחב, מה אתם רוצים לעשות שם? כי ההגדרות הגדולות האלה של מיטוט שלטון החמאס והחזרת החטופים כנראה לא הולכות ביחד. זה יהיה או החזרת החטופים, ללכת על עסקה ולשלם את המחיר, או כל החלטה אחרת, שאתם מפחדים להגיד בקול רם. אבל אני לא חושב שתהיה החלטה אחרת. ובינתיים, בזמן שאתם מתברברים עם עצמכם, יש לנו חיילים שנמצאים בשטח, חיילים שעובדים כמו יו-יו: הם מגיעים לשטח אחד, כובשים אותו, מנקים אותו, יוצאים ממנו, ואז חוזרים מחבלים לאותו שטח. חיילים שאומרים להם: אנחנו עושים רגע הפסקה בשביל להכניס סיוע הומניטרי. אז יש לי רעיון בשביל ממשלת ישראל: אולי במקום לתת לחמאס את הסיוע ההומניטרי תחלקו אותו בעצמכם? אתם רוצים להזיז אזרחים מהצד הצפוני לצד אחר? אז תיתנו את הסיוע ההומניטרי בצד האחר. אנחנו עדיין נעמוד בדיני המלחמה, אנחנו עדיין נעמוד במשפט הבין-לאומי, אבל לא נסכן חיילים. לא נתנהל בצורה החובבנית הזו. אתם מחויבים לכל מיני הסכמים? אני מבין את ההסכמים, אני גם מבין למה אנחנו עושים את ההסכמים, ואני מכבד אותם, אבל תעשו את זה בצורה חכמה שלא תפגע בחיילים.

מצד אחד לשלוח חיילים להסתער על מבנים, ומהצד השני להאכיל את האויב. זה לא עובד ביחד. עד שלא נפנים שזה לא עובד ביחד, חיילים ייפגעו. אי-אפשר לעשות את זה. אנחנו צריכים להסתכל על כל התמונה בראייה הרבה יותר רחבה, בראייה של הפועלים הפלסטינים, בראייה הגדולה יותר של אתוס פלסטיני אמיתי, שאנחנו מפספסים אותו פה. אנחנו כאילו מתעלמים, אנחנו מסתכלים על כל גזרה בנפרד, ומתעלמים מזה שיש פה עכשיו דבר גדול יותר שמפעיל את כל הארגונים האלה. הגיע הזמן שנטפל בבעיה מהשורש: נטפל בחינוך הפלסטיני, שמגיל אפס מלמדים אותם לשנוא את היהודים, שבכל בית שנכנסים, כל בית שני שנכנסים, יש השתייכות לחמאס, שבסקרים יש מעל 80% תמיכה בחמאס אחרי 7 באוקטובר. אם אנחנו לא נטפל בבעיה הזאת מהשורש, אז 7 באוקטובר יחזור שוב למדינת ישראל. זו ההחלטה היחידה שצריך לקבל. צריך להגיד לצבא מה רוצים ביום שאחרי, כי אם לא יודעים מה רוצים לעשות ביום שאחרי, לא יודעים לעשות מה לעשות בהווה. הם לא יודעים מה אתם רוצים מהם. הלוחמים שלנו, החיילים שלנו, מדברים איתנו ואומרים: תגידו לנו מה לעשות, אנחנו יודעים לעשות את זה. אבל ההתחמקות מלהגיד להם מה רוצים לעשות ביום שאחרי, מסכנת אותם היום. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת. אני מזמין את השר, השר מוותר על סיכום. כעת ניגש להצבעה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 18 בעד, שבעה נגד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה,

ועתה, חבריי חברי הכנסת, הסעיף

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כעקרון יסוד כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלו מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל

אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד

אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת,

חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח,

חבריי חברי הכנסת, תם סדר-היום. אני הצבעתי בעד. אוקיי. לפרוטוקול, אימאן ח'טיב יאסין בעד הצעת החוק. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי י"ג בשבט